אחר צוהריים טובים לכולם, אנחנו מתחילים אחת מישיבות של וועדת המשנה שלנו, של וועדת הכלכלה, וועדת משנה שעוסקת בפיקוח על משק המים והנושא שנבחר לישיבה הזאת זה כמובן, אחת מהנושאים החשובים בתכנון אסטרטגי של משק המים, זה חיבור אזורים מנותקים. מדובר בסוגייה מורכבת, אני מכיר אותה עוד מאז היותי שר למשאבי מים שבדרך כלל גם סוגייה רגישה, לפחות בחלק מהאזורים יש תמיד מחלוקות לגבי הגישות השונות, איך נכון לתת פתרון לסוגייה של מקורות המים באזורים שונים, מצד שני, מדינת ישראל מבחינה עקרונית, כמדיניות פועלת כבר תקופה ארוכה, בתפיסה שחייבים לייצר למעשה, מערך מים ארצי, רשת מים ארצית שניתן להעביר מים ממקום למקום, בהתאם לנתונים בשנה מסוימת, או בנקודת זמן מסוימת, זה מאפשר ניהול גמיש של כל משק המים ולמעשה, נשארו רק אזורים מסוימים שעד היום לא חוברו, או שנמצאים בתהליך חיבור, אבל הוא עוד לא הושלם, עם כל מיני מחירים לעניין הזה ובסופו של דבר, אי אפשר שלא לראות את הכיוון הסופי שאליו צריכים להגיע. כמובן, השאלות שצריכות ללוות אותנו זה, מה המשמעויות, מה העלויות, מה הדרכים היעילות ביותר והנכונות ביותר, מתוך מכלל סיבות, מה יהיו ההשלכות של ההשקעות, כי זה תמיד השקעות, מה שנשאר זה אזורים רחוקים,

זה לא במקרה נשארו אחרונים ולכן ברור שהשקעות מהסוג הזה, היות ומשק המים הוא משק סגור, יש לו גם השלכות אחר כך על כל סוגיות תקציביות, כולל השלכות על מחיר המים ולכן יש השלכות לא קטנות בסוגיית החיבור תמיד לגבי החקלאים וגם על מחיר המים מצד אחד מבחינתם וגם על סוגיות נוספות ולכן, כמו שאמרתי זה סוגייה מורכבת, זה לא תמיד פתרון במקום אחד הוא ישים לפתרון במקום אחר, אבל אין מנוס מלהיכנס פה לעובי הקורה ולכן חשבתי שזה אחד מהנושאים החשובים שצריכים לתת עליהם את הדעת, מבחינת, לא רק עיסוק בדחוף, אלא גם בעיסוק בחשוב, בראייה אסטרטגית זה לראות מה תמונת המוצא בחיבור אזורים מנותקים ולכן קבענו את הישיבה הזאת. אני כבר מראש אומר כדי שאנחנו נוכל לסיים אותה בשעה סבירה,

אנחנו גם יום חמישי אחר הצוהריים, יש סוגיות חשובות שקשורות באופן עקיף לנושא הזה, שאני מעדיף לייחד להם דיונים נפרדים, כל הסוגייה של מחיר מים לחקלאות והסוגיות השונות שיש שם, ראויה לדיון ייחודי ורציני בפני עצמו ואני מתכוון לקיים אותו, אז ברור שיש קשר, אבל אני אבקש מראש מהדוברים את עיקר הטענות ומרץ וכו', לשמור לדיון הייחודי שיהיה בנושא הזה, כדי שלא נתפרס פה, מעבר למסגרת של הדיון שנקבע כאן, סוגיית מים לחקלאים היא כבדה מספיק כדי לא להיות שולי הדיון הזה, אלא כדי להיות דיון בפני עצמו ואולי אפילו סדרת דיונים. אנחנו נתחיל עם רשות המים ואז נשמע את כל השחקנים האחרים, נמצאים פה גם נציגי מקורות אני מבין וגם נציגי אגודות מים ובטח מהאזורים הרלוונטיים ונשמע את כולם.

חזי תתחילו אתם. שני משפטים לפני שזאב אחיפז יציג, כמו שאמרת, אמרת באמת נכון את כל הנקודות, האזורים, מה שמכונה, האזורים המנותקים זה אזורים בדרך כלל פריפריאליים שנמצאים רחוק מהמערכת הארצית, אני מזכיר שאנחנו בעיקר על מי השתייה נסמכים על מי התפלה, שבעצם מייצרים מים מעבירים אותם למערכת הארצית ומשם הם מחולקים בכל רחבי הארץ. יש אזורים שרחוקים ממתקני ההתפלה שכמו שאמרת, הקווים לשם באמת הם קווים ארוכים, בדרך כלל יש גם הלימה שהאוכלוסייה באזורים האלה היא לא גדולה, וודאי שלא כמו במרכז הארץ ולכן רוב הצריכה שם היא צריכה חקלאית. אנחנו באמת במגמה לחבר יותר ויותר, תיכף נראה במצגת את האזורים האלה, מזכיר שלכל דבר כזה כמובן,

אמרת עוד משפט נכון, שמשק המים לא נסמך על תקציב מדינה, נסמך על תעריף, לכן כל פיתוח של אזורים כאלה שהם רחוקים, מטבע הדברים גם יקרים, כמובן שיש לו עלויות משמעותיות שהן מטבע הדברים מושתות על משק המים. רוב הצריכה כפי שתראו באזורים האלה היא צריכה חקלאית ולא צריכת מים לשתייה ולכן גם במסגרת מכלול השיקולים, אנחנו גם צריכים להתייחס לנקודה הזאת, אז כיוון שאין לנו הרבה זמן, ברשותך נעבור למצגת שהכנו ויציג אותה כאן זאב אחיפז. אנחנו הפרדנו במצגת בין יו"ש לשאר האזורים המנותקים, יש פה הבדל בכמה מישורים, אחד זה שביו"ש זה אספקה של מי שתייה, בשאר האזורים הצריכה הדומיננטית היא של החקלאות וגם ביו"ש בעצם, מדובר על אזור שמחובר, מרחב שמחובר, בעצם אנחנו מדברים על תגבור של החיבור שלו, כי בעיות אספקת מים למי שתייה חוזרות ונשנות היו דווקא באזור הזה, בגלל החולשה של המערכות שקושרות אותו למערכת. בעצם התוכנית מדברת על הערכות למצב של חמישה מיליון תושבים מכל האוכלוסיות וההשקעות שאנחנו מבצעים שמה בעשור הנוכחי 1.200 מיליארד ₪ והיעד הוא להגיע לאספקה מהמערכת של 300 מיליון, כיוון שאנחנו מדברים על חיבור למערכת הארצית, אז בעיקר אני מציג פה בקצרה את הצירים העיקריים שמחברים, שעובדים עליהם היום והם מחברים את האזור הזה למערכת. כל הביצוע הזה, כיוון שזה אספקה של מי שתייה, כולו מבוצע על ידי חברת מקורות שנרתמה לפרויקטים האלה ושוקדת על הביצוע שלהם, בתנאים לא קלים. האזור הראשון הוא אזור של בנימין ושומרון, בעצם הוא בוצע בגדול על ציר שהוא ציר חוצה שומרון, הקו התכלת זה בגדול המוביל הארצי, יש כל מיני צירים משניים, אבל הציר העיקרי מגיע לאזור תפוח ושמה הוא מתפצל באזור גב ההר, גם לאזור אילון מורה בצד אחד ולאזור של אלי, שילה וכו' בצד השני. אני מנסה לעקוב אחריך במפה אז תהיה סבלני טיפה. באזור יהודה מדובר על שני צירים - - - שנייה, קודם אם כבר דיברת פה על הצירים האלה, כי אני רואה פה למעשה מספר צירים, אני רואה באמת ציר מרכזי שהוא מוביל לצומת תפוח וממנו התפצלות, שהוא גם מכסה את אריאל בדרך.

עושה איזשהו סיבוב ואז מתפצל משם למעשה, צפונה ודרומה, ליישובים בשומרון וליישובים של צפון בנימין, עד איפה הוא מגיע? מגיע לאזור ליש שילה. ליש שילה ושמה הוא אמור להיעצר, הוא לא ממשיך למטה. אזור של עופרה כבר מקבל מכיוון אחר, יכול להיות שבהמשך גם תהיה קישוריות בין האזורים, אבל כרגע זה האזור. זה הכיוון. ופה ניתן הפתרון. זאביק זה מהאמריקאים?

זה חשוב לך?

לא, זה לא שייך לסדר היום סתם שאלה. המספר חמישה מיליון נאמר מכל האוכלוסיות. בסדר, בגלל זה שאלתי. זה מתואם עם חדרי לידות. עכשיו, יש פה התפצלות לכיוון בית אריה אני רואה,

תסתכל על זה הפוך, זאת אומרת זה עוד צירים שמתחברים לציר העיקרי, כאילו בית אריה,

יוצא מהמערכת ומתחבר, בעצם מתגבר גם את הציר הזה, אבל נותן פתרון בדרך. מה המשמעות של הירוק? הירוק הוא כבר לא רלוונטי זה קווים שהיו, היום חלק גדול ממה שמוצג פה זה גם כן דברים, אני הוצאתי את המפה מתוך התוכנית, אבל חלקה הגדול כבר מבוצע. אז זה אני תיכף אשאל אותך ו- ויש את הציר הצפוני שמגיע לקדומים, שגם הוא עבר לאותו ציר. שלשר האוצר יהיה מה לשתות. עכשיו, אוקי, הבנתי. עכשיו מתוך כל הצירים האלה, איפה אנחנו נמצאים, מבחינת מה בוצע כבר, מה בביצוע עכשיו ומה לוחות הזמנים וכו'? אם רוצים לרדת לדקויות של כל צינור אז תיכף אפשר לבקש ממקורות, אבל בעיקרון - - - אז אני מבקש שכשמקורות יציגו יתנו את המידע הזה. מבחינתנו, אמרתי זה תוכנית שמסתכלת לעתיד לכמויות מאוד גדולות, מבחינתנו מה שדחוף זה בעצם לתת פתרון לבעיות שיש היום והפתרון הזה, אנחנו מכירים את הבעיה באזור איתמר, כל האזור הזה שיש לנו בעיה שם עם קידוחים שיש עליהם סכנת זיהום, אנחנו נאלצים לצמצם את ההפקה ובמידה מסוימת יש איום של סגירה והפתרון המשמעותי שייתן כמויות לא מוגבלות,

בטווח הזמן המיידי והצריכות הקיימות באזורים האלה זה סדר גודל של שנתיים. שנתיים השלמה? גם לציר הצפוני וגם לציר הדרומי לכיוון של שילה אלי? גל מלאכי, חברת מקורות. אז בגדול, רוב הצירים המזרחיים יותר, כבר בביצוע,

כרגע המעמס העיקרי שלנו, בעצם מהמקטע של המוביל הארצי ועד אזור, מה שנקרא, שער שומרון,

ייתן לנו את ראש המערכת, קו מאוד מאוד גדול, עם תחנה מאוד גדולה ואז אנחנו נוכל בעצם, להוריד את התלות באותם קידוחים שיש יותר בגב ההר, גם באזור הצפוני יותר, באזור קדומים ובעצם,

זאת אומרת שאתם הולכים כאילו לכיוון הפוך?

אנחנו הלכנו על הכול בבת-אחת, אבל מבצעים לפי מה שמסוגלים, סטטוטוריקה, חציבות וכל הדברים האלה,

כל המוצאים והתחנות הראשיות מהמוביל הארצי כבר קיימות בשטח, עכשיו רק צריך להשלים את הקטעים האלה, מכיוון שזו מערכת תלותית, כל מקטע שחסר אז בעצם- ברור, הוא מונע את השימוש.

אז אם כבר, מה לוחות הזמנים? אני אומר, כמו שזאביק אמר, אני מעריך שתוך שנתיים הציר כולו יושלם, ננסה להקדים,

הצוותים בשטח, עובדים. וזה לוחות הזמנים ליכולת להשתמש בו כן?

של כל הציר המרכזי הזה, כולל התפצלויות צפונה דרומה? כן, צריך להגיד שחלקים מהמערכת כבר תוגברו, כל האזור למשל, החלק הדרומי יותר, הפעלנו אותו וכבר תגברנו את חוצה שומרון מדרום, זאת אומרת אנחנו כל הזמן עושים כל מיני פעולות ביניים. זאת אומרת מדרום דרך החיבור שהיה, דרך אזור בית אריה.

במקום שזה יעבוד הפוך, כמו שזה יעבוד בעתיד, כרגע זה עובד לכיוון הזה. תמיד זה עובד ממערב למזרח.

אבל יש פה, אני רואה שבעתיד אתם מתכוונים שזה יפעל, מצפון דרום, עכשיו זה פועל מדרום צפונה. זה הולך, בעיקרון זה מערב מזרחה, זה הציר העיקרי. כן, זה הציר העיקרי. הלכנו עם ציר שיש בו לכאורה עודפי מים ופשוט מתגברים עם קווים קיימים. דרך חיבור בקו קיים למוביל הארצי שקיים בו. גם זה מקטע שעשינו אותו ואז אנחנו - - - אוקי,

למה זה לא מאפשר לתת את אותו פתרון לצפון, זה רק היקפי מים? גם בחלק הצפוני, אנחנו כל הזמן מחברים בין מערכות וכל מה שאפשר, גם בחלק הצפוני יותר באזור קדומים עשינו קידוח שהוא תרם לנו יחסית, הרבה מאוד מים באופן מידי, בלי להניח קווים, אתה מכיר את זה שאנחנו כל כביש עוקף שעושים, אנחנו נכנסים ביחד אתו אז אנחנו פשוט צריכים ללכת איתם, זה קווים מאד גדולים, זה קווים של 40 ו-60 צול. אוקי,

התכנון המקורי כשהייתה החלטה ברשות המים ללכת על זה, דיברה על איזה תאריך לסיום? לא זוכר מה התאריך לסיום, קיבלנו בעיקרון הנחות יסוד, מי שהתווה אותם,

או יותר זה שר האנרגיה הקודם-קודם, יחד עם רשות המים, יש חוסר וודאות במרחב הזה, החוסר וודאות אומר, בעיקר, מה היקף האוכלוסייה הקיים, אנחנו הלכנו פה על הנחות מאוד בעיקר הפלסטינית, על האוכלוסייה הישראלית יש יותר מידע הלכו כאן באמת, על הנחות מחמירות, קצב גידול מחמיר,

קצב גידול גבוה יחסית ולכן, כמו שנאמר לפני כן ואופק טווח התכנון שהוא עד שנת 2040

בתוך כשנתיים, גם כתושב האזור בעבר שסבל מהפסקות מים, אז אני יכול להגיד שאנחנו היום רגועים בהיבט הזה, כבר המצב היום יותר טוב ממה שהיה לפני כמה שנים וכבר בחמש השנים האחרונות כבר המצב הרבה יותר טוב, בעיקר בקיץ, עדיין יש אזורים בעיתיים, אזורי קצה בעיתיים,

המצב הרבה יותר טוב ותוך כשנתיים, אנחנו נהיה באמת

אבל מעניין אותי לדעת אם התאריך, תוך שנתיים זה אומר אמצע 25, השאלה אם זה התאריך המקורי, או שהתאריך המקורי בתכנון היה הרבה יותר מוקדם? אני לא זוכר, בעיקרון שאישרו אישרו תוכנית אב ל-2040, אבל אני לא זוכר את שנת הביצוע, אני גם לא הייתי ברשות המים אותו זמן. זאת בדיוק הנקודה. המנהל האזרחי מאוד עוזר לנו שם, כל היישובים והכול דרך המנהל האזרחי, אז הכול מאוד בשיתוף פעולה יחד איתם וצריך להגיד שהאספקה היא בעיקר לציבור, חוץ מהישראלים גם לפלסטינאים שם.

אז זה קריטי לנו. לא, לא הם רוב הצרכנים פה בתכנון העתידי.

אגב, יש חיבורים גם לרשויות הפלסטיניות, נכון?

הצרכן שלנו זה הרשות הפלסטינאית, אין לי צרכן אחר, אני לא מכיר כל כפר בנפרד, יש רשת, יש חשבון אחד לחיבורי צרכן. אבל אתה מחבר את הכפרים בסוף?

הם כבר מחוברים כולם, רק עם חיבורים מאוד מאוד קטנים, הם מקבלים את מה שיש לפי ההסכמים ההיסטוריים, כמויות מאוד מאוד מוגבלות לכל חיבור, אבל עכשיו הכוונה היא שהמערכת תדע לספק את כל הצורך ולא את היכולת.

אין צרכנים פרטיים גם, כלומר הכניסה היא עד הכפר,

כמובן אין חלוקה בתוך, הרשות הפלסטינית עושה. היא מתחשבנת, בתפקיד של תאגיד מים. כן, בדיוק. אוקי,

זה לגבי המיפוי והציר הצפוני לקדומים, מה לוחות זמנים שלו?

ביחד, כי הציר מהמערכת הארצית, בעצם מתחבר - - - אה, כי הם כולם מחברים לחיבור - - - בדיוק, תחנת אלישמע, תחנה גדולה שממנה יש פיצולים, גם לחלק הצפוני יותר וגם לחלק ה- הבנתי, זה מחכה לחיבור באזור אלקנה בסוף,

זה היה המקום של החיבור העיקרי למוביל הארצי? לא, אלישמע, באזור השרון. טוב,

אם מדברים על הציר הבא זה ציר לאזור גוש עציון, מגיע מהמוביל הארצי באזור כפר מנחם ומגיע לכאילו קו ירקון מזרחי ומגיע לאזור גוש עציון, אלון שבות וזה גם ציר שקיים היום, אבל הוא מיועד להגדלה באופן מאוד משמעותי ופה גם יש פה גם אספקת מים משמעותית לרשות הפלסטינאית, לכיוון חברון, בית לחם וכל היישובים שבדרך, גל ידייק אותי, אבל פה הביצוע ייקח יותר זמן, להשלמה של המערכת בסדר גודל של חמש שנים, אבל גם פה יהיה גידול מתמיד, כל מיני שיפורים קטנים, כי שאתה פותר בעיה קטנה, אתה יכול להגדיל את האספקה בכמות קטנה ובסוף תושלם גם המערכת, 2029 זה יעד סביר?

אין יעד מדויק בין רשות המים למקורות? הרי אתם המזמין של העבודה ומקורות הוא קבלן ביצוע כאן, אין הסכמים עם יעדים? כאילו, מה זאת אומרת, שאלה אם זה יעד סביר? לא, קודם כל, יש תוכנית פיתוח מאושרת על ידי מועצת רשות המים, תוכנית שנתית מתגלגלת, אני חייב להגיד ביושר, לא תמיד התוכניות מתבצעת, הזכיר גל לפני כן, במיוחד ביו"ש, הרבה פעמים יש עיכובים משמעותיים, אישורים, תביעות של פלסטינים, עיכובים כאלה ואחרים, לא תמיד יש עמידה בלוח הזמנים המדויק, אבל בגדול, יש תאריכי סיום לכל תוכנית. אז אני שואל, מה התאריך סיום המתוכנן כאן, כאילו, השאלה הזאת בדיון, האם תאריך מסוים נראה סביר למקורות,

לא מבין בכלל איך היא יכולה להישאל. גל אתה יכול רגע להתייחס? לא,

הכתובת פה זה לא מקורות בעיניי, אנחנו תיכף נשאל את מקורות,

אבל יש תוכנית שלכם כרשות המים, רשות המים כשהיא קובעת מימון, היא קובעת גם יעדים, תאריכים והכול והשאלה, מה התאריך המקורי שמופיע בתוכנית? אחר כך, יכול להיות שהוא לא תואם מציאות, נשאל למה, נשאל איך זה קרה, נשאל מה לעשות כדי שהפער בין התכנון למציאות לא יגדל וכן הלאה, אבל קודם אני מנסה להבין, מה היה ביעדים?

אפשר לחזור עם תשובה לגבי היעדים, בגדול, יש תאריכי סיום לכל פרויקט, אבל פרויקט פיתוח של מקורות השנתי הוא 1.5 מיליארד שקלים, זה התוכנית פיתוח, הרבה פעמים מה שקורה, מקורות מבצעת פרויקטים לפי זמינות, כלומר היא לוקחת פרויקטים שתוכננו להתבצע בשנה העוקבת ומקדימה אותם ובמקביל, דוחה פרויקטים. אז מפצה אחת. כן. אבל זה כבר הסבר למה.

אבל הוא שאל אם סביר, הכוונה אם נשמע לו סביר שזה היה תאריך היעד, אנחנו לא סוגרים עכשיו תאריכי יעד לסיום פרויקט.

נכון, הדברים האלה נקבעים מראש.

אם זה סביר אם זה אפשרי ליעד, שאלתי אם לאור התקדמות התכנון בשטח וזיהוי כל המכשולים, אפשר עדיין לדבר על התאריך הזה. אבל אני שאלתי מה היה התאריך המקורי שאתם תכננתם. נחזור עם תאריכים, נבדוק. טוב, חבל שבאתם בלי זה, כי זה אחד מהדברים הבסיסיים בעסק הזה. אבל,

מה קורה בשטח,

אמרתי את זה לפני כן, מה שקורה בשטח היום שהמצב טוב, בסדרי גודל, ממה שהיה לפני כן ואני אומר בתור מי שחווה את זה, גם מהצד השני וגם בתפקידי הקודם, המצב טוב לאין ערוך ובגדול, ביהודה ושומרון, מצבנו מצוין, המצב הולך ומשתפר וגם לכיוון תחזיות היעד, זאת הכוונה,

לגבי מועדי סיום של הפרויקטים, אפשר לחזור עם תשובה מדויקת, אבל בגדול המצב הוא באמת. אני אשמח אם תעבירו לנו את זה מסודר לגבי כל אחד מהקווים, זה נכון על כל מה שיאמר היום, לאו דווקא ביו"ש, אלא בכלל. מה של מקורות, כן.

עכשיו,

איפה הקו הזה, עד איפה הוא אמור להגיע? רק לגוש עציון מערבי, או שזה נמשך למזרחי אחר כך? עד אלון שבות, קצת הלאה.

זה גוש עציון המערבי, שאלתי אם זה ממשיך לגוש עציון המזרחי, לגוש תקוע למשל? אז מזרחה כבר יש שם ציר הולכה יחסית טוב, מצומת הגוש, מערכת הולכה,

הבעיה זה להזין אותו,

להביא מים אליו - - הבנתי אין לך מקורות המים ודרומה, עד איפה זה יגיע? לקריית ארבע, חברון?

עם - - - הכביש כבר הסתיים. כן, כן, הקו יחד איתו. אז גם הקו לכאורה הסתיים. הסתיים. החלק הדרומי צריך לסגור אותו. אז אני אומר,

הוא חלופה לציר יהודה שאנחנו עושים היום מאזור נחושה ומזרחה שזה ציר שיש עליו קושי, הוא גם קטן, הציר הזה בעצם, להביא את המים לגוש ואז דרומה דרך, בעצם, מספק לנו את היכולת להביא עוד מים לאזור קריית ארבע ודרום הר חברון. זאת אומרת שדרום הר חברון אמור לקבל גם משם בסוף, דרך הציר הזה? הבנתי. לא, דרום הר חברון תלוי איפה. בעצם אפשר לעבור לשקף האחרון וזה ציר שהוא יחסית חדש, מבחינת התוכניות, הוא אושר ממש, רק לאחרונה, זה בעצם הציר משוקת לשימעם שהוא בעצם, במידה מסוימת, חלופה להגדלה משמעותית של הציר שגל דיבר, על הציר מנחושה, בעצם אנחנו את אזור של דרום הר חברון ובעצם, גם את האספקה לרשות הפלסטינאית במרחב חברון, אנחנו רוצים להעביר אותה לנקודה הזאת, אספקה מדרום ועל הדרך זה גם יחזק את האספקה לכל האזור של גוש יתיר, כמובן בוודאי מה שנמצא בקרבת הציר עצמו. אז איפה זה חובר למערכת הארצית?

זה יוצא מצומת שוקת, שבעצם כל המערכת מתוגברת מנקרא לזה, נקבי ירקון שזה קצה המערכת הארצית, אבל כל החיבורים לאזור באר שבע, בעצם זה יוצא מאזור באר שבע. זאביק אפשר לשאול? כן, כן, רק תציג את עצמך לפרוטוקול. ירון סולומון מהאיחוד החקלאי, לאזור צומת יתיר והיישובים החדשים שאמורים לקום שם באזור, זה נלקח בחשבון? קודם כל אזור יתיר הוא פתור כבר ממקודם, כי תגברו את האספקה לאזור יתיר באמצעות אספקה במערכת נפרדת, אני לא מציג אותה פה, כי היא לא מיועדת לשינוי משמעותי, אבל כן, שאלת שאלה טובה, כי אנחנו מדברים על, אם פעם חשבו את היישובים שנמצאים בין שני הצירים,

וליבנה וכו', להזין אותם בקווים קטנים, או מפה, או מפה,

אישרנו לבצע קו בקוטר הרבה יורת גדול שמקשר בין שני הצירים, כדי לייצר פה אמינות אספקה, זאת אומרת הציר הזה יכול לתגבר את אזור יתיר ואזור יתיר, במסגרת המגבלות שלו יכול גם לתגבר את האזור הזה, ככה אנחנו חותרים לייצר מצב שהאספקה תהיה יותר טובה באזור הזה. אבל בתכנון, מבחינת כמויות המים שמעוברות, גם למים וגם לחקלאות לאותו אזור, על מה מדובר? על איזה כמויות? ספציפית באזור יתיר כמה, אני לא זוכר, אבל אני יכול להעריך שזה שניים-שלושה מיליונים באזור יתיר, מבחינת הישובים עצמם,

זה יספיק לעוד עשר שנים, אחר כך צריך לתכנן עוד. אתם החטיבה להתיישבות עכשיו, סלומון? זה לא החטיבה להתיישבות. לא, האזור הזה החטיבה. האזור הזה זה אזור הר המסה שזה נמצא מה שנקרא, בתוך הקו.

וחוץ מזה, מקימים שמה חמישה יישובים חדשים,

כולל חקלאות. מה אם עמק המעיינות שלצורך העניין, הכול טוב ויפה - - - אבל ביקשת רשות דיבור?

ניר עידו. בסדר גמור, נגיע גם לאזור הזה, תבקש רשות דיבור בצורה מסודרת. אם סיימנו את האזורים - - - רק מה לוחות זמנים? נראה לך שאני אפטור אותך, בלי לשאול את השאלה הזאת? על הציר הדרומי. הציר הדרומי יש לו שני חלקים, יש את החלק שבעצם, תורם את האספקה ליישובים הישראלים, כמו שאמרתי זה מחבר בין אזור יתיר לציר הזה וזה בעצם נכנס להליך של ביצוע, כמו שאמרתי זה אושר ממש רק לאחרונה, לא קיבלנו ממקורות בדיוק פירוט של היכולת שלהם להעמיד פה, מה שנקרא פירוט מפורט וביצוע, הבנו שגם פה זה סדר גודל של חמש שנים, אבל כשנקבל את התשובות,

קטע ההמשך אנחנו בעצם, מכיוון שהוא ברובו לרשות הפלסטינאית, אנחנו דרשנו מהם להציג תוכנית משלהם, איך הם מקבלים את המים, שלא יהיה מצב שעשינו תשתית ובעצם שמנו מערכת מאוד גדולה ואין מי שייקח את המים ולכן כל זה גם קשור לדיאלוג איתם ואז נתזמן את הביצוע, בהתאם לסיכומים שנגיע איתם. והדיאלוג מתקיים.

הדיאלוג הטכני מתקיים. ועדת מים לא מתכנסת כדרכה. ועדת מים לא, אבל הוועדה הטכנית כן. אוקי,

לפני שאנחנו עוזבים את יו"ש ועוברים לאזורים אחרים, האם אחרי שכל זה יושלם, יהיו אזורים ביהודה ושומרון שעדיין יהיו לא מחוברים למערך הארצי? בקעת הירדן אנחנו נדבר בנפרד, זה פה מופיע כנושא באופן טבעי, אבל חוץ מבקעת הירדן? גם האזורים האלה הם מחוברים, רק שבחיבור חלש, הכוונה פה - - - לא, אני שואל אחרי השלמה של זה, אתם מבחינתכם סיימתם? סיימנו לטווח של נקרא לזה, 20 50 סדר גודל. כלומר לא יהיו אזורים שנסמכים עליהם מקורות מים מקומיים. נניח סתם מקום כמו מעלה אפרים, למה יחובר? מעלה אפרים זה חלק מהמערכת של בקעת הירדן. של הבקעה, אוקי. אבל בוא נגיד יותר מערבה, אני חושב שנכון, אני חושב שכולם יהיו מחוברים למערכת הארצית. אוקי, בסדר גמור, בואו נתקדם. אז האזור השני זה בעצם, אנחנו קוראים לזה השדרה המזרחית שמתחילה מהגליל העליון, אצבע הגליל ונגמרת באילת, זה אזור שמה שמאפיין אותו שעיקר הצריכה היא צריכה חקלאית, יש להם יותר מתשעים צריכה חקלאית ומיעוט בצריכה היא צריכה למטרת בית ועוד דבר שמאפיין את האזור הזה שלצערנו, לא התיישבו בו מספיק אנשים ולכן הזמינות הנוכחית והעתידית של הקולחין באזורים האלה היא לא גבוהה, היא נמוכה יחסית, היא שונה בין האזורים, זאת אומרת אזור הגליל העליון ורמת הגולן, כנראה גם בעוד שלושים וארבעים שנה, כמות הקולחין שתהיה שמה, תהיה אך ורק תלויה בכמות התושבים שמה, זאת אומרת זה יהיו אך ורק קולחין מקומיים. אזורים אחרים, כמו עמק - - - זה בהנחה שלא תקימו גם רשת ארצית גם לקולחין, דיברנו על זה בהזדמנות ואנחנו עוד נקיים על זה דיון רציני, על כל הנושא של הקולחין. גם אם נקים רשת ארצית הם לא יגיעו לשם, הם יגמרו הרבה לפני זה, אבל לעומת זאת האזורים אחרים, כמו עמק חרוד, עמק המעלות, בקעת הירדן, יהיו שמה קולחין, הכמויות הולכות וגדלות על ציר הזמן, כי הכוונה היא לנייד לשמה עודפים,

אתה קורה לזה ארצי, אצלנו בסוף הארץ מתחלק, נקרא לזה לשני אזורים, האזור העודפים של האזור הצפוני-מערבי, גליל מערבי, קריות, חיפה, עמק יזרעאל, מיועדים להגיע לאזור חרוד, כבר מגיעים בשנים האחרונות, בשנה-שנתיים האחרונות, כבר 18 מיליון קוב הגיעו לאזור חרוד ומשמה הם כבר ממשיכים, השנה כבר מיליון ראשון מגיע לעמק המעלות ופה כמויות ילכו ויגדלו על ציר הזמן, אבל עדיין, אם נשווה את זה לאזור כמו, נניח חוף כרמל, או משהו בגליל המערבי עצמו, כמויות הקולחין הן הרבה יותר קטנות, ביחס לשפירים, מאפשר באזורים רוויי קולחין, אבל יהיו פה קולחין, רק שבכמויות מוגבלות, ביחס,

לצד המערבי של ארץ ישראל. איפה זה עמק הירדן ב- בעמקים המזרחיים. לא, עמק בית שאן זה לא אותו דבר.

אתה יכול לתת פירוט עמקים מזרחיים מזה ואז זה יפתור את הבעיה גם של איתן. נדבר על זה על רקע - - - לא, ברמת כותרת, מה נכלל בעמקים המזרחיים? שנייה, עוד שקף אחד ונראה.

פה מה שאמרתי במילים, יש פה במספרים, הכתום כמובן, זה הצריכה הביתית בכל אחד מהאזורים האלה והכחול זה הצריכה החקלאית. אני אגיד מילה על הערבה - - - אגב, למה בערבה, אחוז דווקא יותר גדול של צריכה ביתית? כי יש לא מספיק חקלאות?

קודם כל זה המצב הנוכחי, המצב העתידי, אני מקווה שזה החקלאות תתפתח שמה ויהיו כמויות יותר גדולות של חקלאות, הערבה זה בגלל אילת. הבנתי, הוא נכלל בערבה, הבנתי. כן, כן, זה כולל הכול, לא החבאנו פה דברים. לא, ברור, רמת הגולן זה כולל קצרין. כולל קצרין, כולל היישובים. וכשאתה מדבר על גליל עליון, מה זה כולל מבחינת הערים? מטולה, קריית שמונה, חצור, צפת גם.

ראש פינה מן הסתם. כולל היישובים הכפריים ועדיין החקלאות היא, לשמחתנו אנחנו רואים, באים רואים ירוק, כמויות גדולות באופן יחסי לכמות של המי שתייה. עפולה נכללת בעמקים המזרחיים, או רק בית שאן.

כי לקחנו מחרוד. ובית שאן כן. כן, כן, מחרוד, בית שאן. אוקי. כאילו תמונת הראי של הכמות הקטנה של הצריכה הביתית, זה כמובן הכמויות הקטנות של הקולחין שיהיו אזורים האלה,

איפה שנצליח להביא קולחין מאזורים אחרים

יהיה גם כמויות טובות של קולחין, איפה שלא נצליח אז בעצם הם מתבססים על המים השפירים. אפשר שאלה, בבקשה? כן, רק תציג את עצמך. ליעד זאכי, אגודת המים, אפיקי מים, עמק המעיינות, עד שיגיע הקולחין לעמק המעיינות בכמות מספקת, בינתיים חקלאי עמק המעיינות משלמים כמעט שקל פלוס יותר משאר חקלאי המרכז לצורך העניין. ניר עידו, יו"ר מושב רחוב, לצורך העניין היום, אנחנו בעיקר במושבי ביקורה, אין לנו מלבד מים שפירים, אין לנו שום סוג מים אחר, אנחנו משלמים היום 2.3 ₪ לקוב מים, פנינו גם למר חזי ליפשיץ, התחושה שלנו שמכרו אותנו לטובת הקיבוצים, או החבר'ה במרכז, אצלנו מלבד חקלאות, אין תעשיה, אין תעשיה, פושטים רגל ונוצר מצב שהכלכלה קורסת אצלנו,

מלבד חקלאות אין לנו ממה להתפרנס. אנחנו תיכף נגיע לאזור הזה ונדבר. זה ההבדל, זה ההבדל במחירי המים, לצורך העניין - - - אמרתי, אנחנו בסוגיה של מחיר מים לחקלאות, אנחנו נתעסק בישיבה נפרדת, יש שם הרבה עיוותים אזוריים בין אזור לאזור - - - אתם מכרתם אותנו - - - לא, זה לא ייקרה, אל תכריח אותי להרחיק אותך מהישיבה, אתה תדבר כאן כשבקש זכות דיבור בצורה מסודרת, תציג, תהיה תגובה, אנחנו כרגע בשלב של הצגה של תוכניות החיבור של רשות המים, אם יש שאלות ספציפיות על חיבור מסוים, או השלכותיו, מול אלטרנטיבות, אפשר לעלות את זה בשלב הזה, אבל שאלות, לא נאומים ולא - - - אני רוצה לשאול שאלה, אדוני היושב ראש, ואתה מכיר וודאי חבריי מרשות המים, אנחנו לא נכנסים פה לדיון המפורט, אבל - - - תיכף נקיים.

אבל אני רוצה לומר שאפשר להתרשם, לכן שאלתי לגבי עמק בית שאן, משום שיש הבדל בין מקומות שאין בהם קולחין, אבל יהיה בהם מי קולחין ואז השאלה מתי יהיה מי קולחין ויש מקומות שלעולם לא יהיה מי קולחין, או כי אין מי שיספק אותם, או כי אין מי שישתמש בהם ולכן זה לא חלוקה פשוטה, אם יש עכשיו צינור בעמק יזרעאל, במקרה אני מכיר את האזור טוב, זה לא התשובה, לכן חלק מההתרגשות שהייתה פה, היא נובעת מפערים שהם יוצרים פער גדול מאוד, בין חקלאות שקשה בכל מקום, אבל עוד יותר בעמק המעיינות ובין מחיר המים, שהיה תיקון 27, משפט אחרון, באתי לשר שטייניץ ואמרתי לו שבעמק הירדן בננה שותה פי שתיים מים, מבננה בחוף כרמל, אז מה הייתה התשובה? עכשיו אפשר לגלות הוא כבר לא שר, "שלא יגדלו בננות",

לכן מה שנאמר פה, כולם רוצים קולחין ואי אפשר קולחין בלי חקלאות, אחרת זה יזהם את המדינה, אבל מצד שני, במקומות שאין קולחין, או עד שיגיע קולחין, אם יגיע, יש פה תקופה שיכולה לחסל את החקלאות, בגלל זה אנחנו מדברים על מחיר אחר. האתגר ברור, איתן, זאת סוגיה באמת יותר מורכבת, יותר קשורה באמת לדיון של מחיר מים לחקלאות שהוא מייצר עיוותים שונים, לפי הזמינות לקולחין, הנושא מאוד מאוד כאוב בין האזורים השונים ונדבר על זה כשנדבר בעיקר על המים לחקלאות. הערה קצרה, שאלה לזאביק, אבי רמות, אגודת המים של ערבה הדרומית, ערדום, הצגה בשקף הקודם שמציגה את כל הערבה כיחידה אחת, יוצרת עיוות מסוים. לא הגענו לשקף של הערבה, הוא תיכף יגיע. אני מדבר על העיגולים שהיו בכחול, ערבה תיכונה וערבה דרומית, אנחנו חברים טובים, אבל משק המים של ערבה הדרומית שונה לגמרי, ממשק המים של הערבה התיכונה, אני הייתי שמח, אם היו מציגים את זה בנפרד.

בסדר, התלבטנו באיזה רמה של רזולוציה צריך לרדת. מהכרותינו בתפקידנו הקודמים, בתפקידי הקודם, נראה לי ההתלבטות הייתה מיותרת, אגב, שאלת הרזולוציה. השאלה, אם רוצים לסיים ב-12 בלילה או באחת, אבל בסדר, אפשר להרחיב כל נושא שרוצים, באמת הערבה הדרומית שונה, גם - - - בוא תיתן סקירה כוללת על הערבה ותוך כדי זה תתייחס. ערבה תיכונה שונה לכל מיני כיוונים. אז תדבר על החיבור של ערבה ותייחס להבדלים, איפה שזה משמעותי ואם יהיו שאלות נשאל. אז כמות המים הנוכחית, הראנו את זה קודם, זה סדר גודל של 100 מיליון לכל - - - מבחינת רמת הפירוט, אתה כבר יודע שאני בשונה מחברי לסיעה, חבר הכנסת מתן כהנה,

זאת אומרת שאני רוצה לראות נתונים קצת יותר מפורטים,

בסדר, כאמור, רוב המים היום זה מים מליחים, היעד שלנו בערבה הוא להגדיל את סך כל הכמות ולשפר את איכות המים. נעשו כבר השקעות בהיקף מאוד משמעותי בערבה, סדר גודל של מיליארד שקל שעיקר - - - בעיקר בתחום קידוחים, כן? קידוחים ומאגרים, גם בעצם, חלק מהקווים כבר בעצם מבוצעים. אבל זה לא מחובר, או שזה כאן מחובר למערכת הארצית? גם החיבור, מה שאני מציג פה, חיבור של אזור ערבה תיכונה למערכת הארצית הוא נחנך באביב לפני שנה, קצת יותר משנה, כאילו נעשתה חגיגה וטקס, כי באמת נעשה משהו שמשנה מצב. אני רואה שרמת ההתלהבות כל כך גדולה שזה השקף היחידי שבמקום מפה, שמתם תמונה. לא, יש עוד תמונות. לא, כי מפה נדרשת פה, אבל בסדר. בסדר, אם צריך נעשה מקצה שיפורים ואז נדע בדיוק איפה צריך להעמיק ולפרט, כן, אבל אזור צופית שזה הקצה הצפוני של ערבה תיכונה, אזור עין תמר, נאות הכיכר,

כיכר סדום שמבחינתנו חלק מהמאזן של הערבה, מקבל כבר מים מהמערכת, כבר שנתיים-שלוש ובעצם, האתגר הוא,

לקחת את המים האלה ולהגיע איתם גם יותר דרומה, לכיוון עין יהב, כאשר הן כמויות מוגבלות, בסוף מים שיוצאים מאשקלון, מתפסים עד ירוחם ומשמה הם יורדים חזרה לאורך כל הדרך עד דימונה, אחרי דימונה יורדים לצפית, יורדים בעצם לאזור ים המלח, ברכות של מפעלי ים המלח ומשמה הולכים דרומה, אפשר לשפר את היכולת פה, של ההולכה של הקו הזה, שתגיע לסדר גודל של 10-12 מיליון קוב וזה מים של איכות מי שתייה, נפתור את בעיית מי השתייה. ועד איפה זה אמור להגיע? הקו הזה יגיע עד פארן, יספק מים עד לכפר רן, מי שתייה, יספק גם יתרה שלו תספק מים לחקלאות, לטובת - - - של מים שפירים?

השלכות של העלויות, בסדר. ובאזור הזה של ערבה תיכונה, מתוכנן עם מתקני התפלה של מים מליחים, כדי להפוך את המים המליחים שיש למים שפירים. מהמאגרים התת-קרקעיים. כן, כן, מים שמופקים היום, בעצם,

יש עניין לחקלאים לשפר את איכות המים ואנחנו נתפיל חלק מהמים, זה מקור אחד, מקור שני זה בכלל הכיוון מדרום, מתקן ההתפלה באילת מתפיל היום סדר גודל של - - - זה כבר התפלה של מי ים,

שמה לא, שמה הרוב כרגע מים מליחים, מעט מי ים, אבל כל התוספת היא רק מי ים, קטע של המליחים מצינו אותו שמה ומדובר על התפלה של המתקן הזה ובעצם, זה יהיה מקור המים, כמי שתייה בוודאי, אבל גם כמי חקלאות לערבה הדרומית שאבי מדבר עליה וגם עודפים משמעותיות, יעברו הלאה לאזור פראן,

כבר לא יהיו מים באיכות שתיה, הם כן יהיו מים שפירים,

במליחות נמוכה, אבל ישולבו בהם גם קידוחים שהמליחות שלהם נמוכה, כך שסך הכול המליחות - - - לא מתוכננת שם גם אספקת מים לירדנים? לפי מיטב זכרוני.

מהפרק. בעצם אנחנו מדברים על אספקה לירדנים בכלל רק ב- רק מהצפון?

שכל הסיפור הדרומי ירד לחלוטין? כן. אוקי ומה הלוחות זמנים כאן, לגבי הערבה? קודם כל יש פה התקדמות הדרגתית, כמו שאמרנו הקו הגיע, אז עכשיו עוד שנה הקו יגיע לעין יהב, יגיעו גם מים מהמערכת לעין יהב, זה ההתקדמות שהיא הקטנה, ההתקדמות היותר משמעותית זה המה שאמרתי בהתחלה שמתקן ההתפלה, מה שייתן סדר גודל של 15-20 מיליון קוב מים מותפלים נוספים וזה התשתיות של ההולכה של זה כבר נמצאים היום בביצוע ולכן מה שאני אומר זה בעצם זמן להקמה של המתקן שזה חמש שנים. זאת אומרת שבעוד חמש שנים לפי זה, כל מערכת הערבה תהיה מחוברת, או מצפון, או מדרום. כן. הקווים האלה אמורים להיפגש בסוף ולייצר איזשהו רצף? כן. כן, באזור פארן. באזור פארן יגיע קו אחד שמביא מים מצפית שזה באיכות מי שתייה ואז מגיע קו אחר שמגיע מדרום שמביא מים שפירים לחקלאות שהם לא באיכות מי שתייה. אז מאיפה יבואו מי שתייה לאזור של ערבה דרומית?

המים שיגיע ממתקן סבחה, עד אזור זה נקרא רכס נוצה, זה קו פרשת המים שמפריד בין הערבה הדרומית לחבל איילות, לבין ערבה תיכונה, עד שמה הם באיכות מי שתייה, משמה שולבו בקו הזה עוד מי קידוחים, כאילו בזרם של המים המותפלים שולבו עוד מי קידוחים, לכן זה יהיו מים במליחות נמוכה, אבל לא באיכות מי שתייה, אלו הניואנסים, אבל בסוף בפראן ובעין יהב יהיו בעצם, שני מקורות מים שפירים, אחד באיכות מי שתייה ואחד שנועד לחקלאות. כן, בבקשה תציג את עצמך. שמי עופר גור, אני מהערבה התיכונה. א', אנחנו שמחים שהתוכניות מתקדמות, לגבי ה-20 מיליון שזאביק דיבר עליהם אז זה טוב לנו ואנחנו מאד שמחים. אנחנו מצידנו, כרגע יש לנו מים באיכות מאוד נמוכה שהיא 3ec למי שמתמצא במספרים האלה וזה מגביל אותנו ביכולות שלנו לגדל, אנחנו מבקשים בנוסף למה שאנחנו מברכים, עוד תוספת של מים, או שתהיה מצפון, או מדרום, שבסופו של דבר, נוכל להגיע למים באיכות הרבה יותר טובה, גם חסר לנו מים ל-60 מיליון של תוכנית האב וגם אנחנו רוצים להגיע לאיכות מים של 1/6 שתאפשר לנו יותר גדולים, להגדיל את העונה וגם במה שיש להשתפר. אתם רוצים להגיב על זה? בגדול אני חושב שמה שמבקשים פה זה תוספת מים שפירים, מים שפירים, כמו שנאמר לפני כן, יכולים להגיע או מדרום, או מצפון, בעצם מדרום זה קו צפית שהוא כבר מונח בקרקע והוא מביא מים, רק תראו את המרחקים, ממתקן ההתפלה אשקלון, לא זוכר בקו אוויר, בטח אתם תוכלו להגיד יותר טוב ממני, ממתקן התפלה באשקלון,

זה באמת מים שאולי נוסעים הכי רחוק פה במדינה,

באמת נוסעים הרבה מאוד, אז זה הקו שהוא כבר קיים, אנחנו - - - עד שעשינו את הגולן,

אני לא בטוח אגב ש- במיוחד אם זה הגיע עד פארן, די בוודאות זה הכי ארוך ומדרום כרגע,

הנושא של הרחבת מתקן התפלה בסבחה שממש בימים אלה אנחנו צריכים להכריע לגבי ההגדלה שלו, ברגע שתהיה התוספת הזאת זה אמור לתת פתרון מלא לאזור הזה, אני רק אסב את תשומת - - - כולל גם את מה שהם מבקשים? כן, ברגע שאתה מביא תוספת אז זה מעלה באופן משמעותי את האיכות של המים, רק אני מסב את תשומת לב הוועדה וגם את הנוכחים, לבולט השלישי, באזור הזה הושקעו כמיליארד שקלים בעשור האחרון, זה הרבה כסף, איך שלא נסתכל על זה זה הרבה מאוד כסף, וודאי אין ספק שזה ציונות ואנחנו מחבקים ומעריכים, אני אומר באופן אישי, אני לא אומר את זה מהפה אל החוץ, מעריך את התושבים שיושבים באזור הזה,

אין הרבה אפשרויות לתעסוקה, מלבד חקלאות, אולי טיפה תיירות וכו', אבל בסוף בסוף, כלל אזרחי מדינת ישראל, נושאים בעלות הדי משמעותית הזאת, תראו את התוכניות לעתיד. הדברים האלה הם לא טריוויאליים, ההחלטה הזאת - - כדי לדעת שבסוף אנחנו מטילים על משק המים הישראלי, הרבה מאוד עלויות, כי כמו שאמרתי המשק הזה הוא משק סגור. אבל השאלה הזאתי שאלה נכונה על כל החיבורים של האזורים האלה, הדילמה קיימת בכולם ובסוף זה סוג של מעגל סגור, אתה מצד אחד אומר, יש לי מעט תושבים, אני לא כלכלי לי יהיה להשקיע בלחבר ולהשקיע במשק המים וכמובן, היעדר מים זמינים, למשל, במחיר נכון ובאיכות נכונה לחקלאות, זה מגביל את ההתיישבות להתפתח ואם אתה יוצא מתוך התפיסה שהחגורה המזרחית הזאת היא קריטית גם מבחינה לאומית, אתה בגדר מול מצרים השקעת יותר ממיליארד שקל. אדוני היושב ראש, זה בדיוק הבעיה שזה לא שיקול של רשות המים, מה שאתה אומר, אני מאוד מחשיב את זה ואני חושב ככה, אבל זה לא בעיה שלהם, זה בעיה של הממשלה, היא צריכה להחליט שהיא רוצה חקלאות שהגדר המזרחית של ישראל זה התמרים - - - לא, זה לא מדויק איתן אני אגיד לך.

בסוף, מי שמנהל את רשות המים זה לא משרד האנרגיה, מי שמנהל את רשות המים, אחרי ששר האנרגיה מינה את חזי, ברגע הזה, הוא יושב ראש מועצת רשות המים, במועצת רשות המים יושב גם משרד החקלאות ויושבים נציגי ממשלה - - - משרד האוצר. כולם, כולם ולכן היא סוג של נציגות של גופים ממשלתיים רלוונטיים שמנחה את רשות המים על סדרי עדיפויות ו- אדוני אני מסכים. ואמורה לשקול גם את השיקול הזה, הם בדיוק יושבים שם נציגים של המשרדים השונים ויש להם קולות. סליחה היושב ראש, את מחיר המים קובעת הממשלה הזאת מדיניות, הם צריכים לדאוג שיהיו מים והם צריכים לדאוג שיהיו חיים והמדינה צריכה להגיד, בדיוק כמו שהיא עושה - - - אבל המדינה זה מועצת רשות המים, לצורך העניין. השר אלקין לשעבר, זה תירוץ טוב שאני מכיר אותו עוד מכחלון שהתווכחתי אתו על מחיר החשמל, אני אומר לך ששאלת ההתיישבות בערבה, או בעמק בית שאן, זה לא שאלה רק של רשות המים ומי שצריך, כמו ש- - - אמת ולכן - - - כמו שאמרת על הגדר. איתן ולכן כשחזי מביא תוכנית שלו ותוכנית עבודה שלו, כולל תוכנית תקציבית וכו', יושב שם למשל, נציג משרד החקלאות שאומר, רגע, אנחנו צריכים פה משהו אחר, כי משרד החקלאות, מתוך תפיסה שלנו כמשרד החקלאות הלאומי של מדינת ישראל, איפה אנחנו רוצים לפתח חקלאות ויושב שם נציג משרד הפנים שמייצג את שר הפנים שאומר,

אני מבחינת פיזור האוכלוסין במדינת ישראל והתכנון העתידי וכו' וכו', רוצה ככה וככה וככה ונציג משרד האוצר הוא כל אחד שמה משמעותי, כולנו מכירים את כוחו של האוצר וכו', אבל דווקא זה שמשק המים הוא משק סגור, מקטין פה את הכוח של האוצר, באופן יחסי בהשוואה לתחומים אחרים.

אולי הגיע זמן לתקן את זה. אז אני אומר שני דברים אדוני היושב ראש, קודם כל,

כמו שאומרים בוא נעמיס את מסילת הרכבת, אחר כך הנוסעים מגיעים, אז אני חושב שזה גם נכון לגבי הערבה ולגבי מועצת רשות - - - הנוסעים ברכבת לא שילמו את המסילה לעולם, שילמו את הכרטיס ובהנחה לגמלאים.

אז מה? הנה תיתן להם את המחיר של הגמלאים על המים. אבל שמגיעים למועצת הרשות, יש שם שמונה חברים, אתה צודק, בא נציג משרד הפנים, נציג משרד החקלאות, אבל יש מגוון שיקולים וגם אני אומר לך על השולחן בתור יו"ר המועצה, אתה שוקל מגוון שיקולים, שיקול אחד - - - זה אגב, הגוף היחידי במדינת ישראל,

מהגופים הממשלתיים - - - רשות חשמל ורשות הגז.

שהמנכ"ל הוא יושב ראש,

גם חברות בורסאיות,

יש כמה. זה חיים לא רעים למנכ"ל שהוא גם יושב ראש, תגיד תודה. אז שוקלים באמת מגוון שיקולים ושיקול אחד,

כמו שאתה אומר, זה החשיבות הלאומית ואני לא מזלזל בזה אפילו לשנייה וזה גם לא אומר שאני פוסל את השיקול הזה , אבל השיקול השני שהוא לא פחות חשוב, אני לא יודע כרגע לכמת בין השיקולים, זה מחיר המים, כלומר אם עכשיו יבואו ויגידו לי,

לטובת תוספת של עוד 5,000 איש בערבה,

היום יש בערבה הצפונית והדרומית כ-10-11 אלף תושבים יקרים ואהובים וכמו שאומרים, השקענו פה מיליארד שקלים ונשקיע עוד 1.5 מיליארד שקלים בעשור הקרוב ו-10 אלף תושבים האלה, בסוף יש מגוון שיקולים ומגוון השיקולים האלה כוללים, העלאה של מחיר המים בעשרה אחוז, אני בכוונה מגזים,

העלאה של עשרה אחוז כדי לתת תוספת מים לתושבים היקרים והאהובים האלה, זה שיקולים. בהחלט כן ובדיוק תפקידה של מועצת רשות המים שכל השיקולים האלה, הרי בסוף אנחנו רוצים לחבר את כולם ומיד וגם שמחיר המים ירד ולא יעלה, אבל - - - ומסתמך בלי תקציב מדינה גם, מסתמכת רק על עצמה. אבל זה לא עובד, בשורה התחתונה ולכן, ברור שאתה מתעדף פה לוחות זמנים, הרי בפועל אתה בסוף תחבר הכול, השאלה באיזה לוחות זמנים, באיזה תעריף.

המשימה, כאילו אפשר לומר, המשימה של חיבור האזור הזה הושלמה, האזור הזה מחובר למערכת הארצית כמו שאמרנו, מגיעים מים מותפלים ממתקן התפלה באשקלון, מתקן ההתפלה הכי דרומי,

עוד מעט לפראן. בסדר, אבל מפראן דרומה? אז מפראן דרומה, יחובר מתקן התפלה בסבחה, עכשיו השאלה היא,

אני כבר מקדים את הבחור הנחמד ששאל פה קודם, השאלה איזה הגדלה, האם להגדיל את הסבחה שמייצר היום כמות מסוימת, אם נגדיל אותו בכמות כזאת, או כמות אחרת וזה שאלה ואז - - - וגם השאלה תוך כמה זמן? בסדר, לכן אני שואל פה שאלות. עניין הלוח זמנים הוא קריטי.

ונכנס פה גם, אני יודע שהוועדה כרגע עוסקת בנושא של תעריף המים לחקלאות, אבל גם שאלה, הצרת עכשיו, הבאת לאנשים המכובדים והאהובים האלה, תוספת מים והעלתה את תעריף המים לחקלאות, במידה מסוימת כזו,

האם תודה רבה שייצרת לי את המים האלה,

זה שלו. ברור, ברור, ירון כן. קודם כל אני רוצה במסגרת הערבה, הערבה זה שרוך ארוך אז יש מה שנקרא, הערבה התיכונה, יש הערבה הדרומית ויש גם כיכר סדום שלמעשה, מכלילים אותה וקוראים לה ערבה, אבל זה אזור לגמרי אחר, אז א', אני רוצה לברך על הנושא הזה של חיבור קו צפית, אחרי הרבה מאוד שנים, לכיכר סדום, כי זו הייתה מערכת מנותקת לחלוטין שניזונה אך ורק על קידוחים ומקורות עשתה שמה עבודה יוצאת מגדר הרגיל, אני חייב לציין וסיפקה מעל ומעבר לחקלאים בכיכר. הבעיה המרכזית כרגע זה נושא של איכות המים, גם קו צפית היום וקיים על העניין הזה דיון, גם קו צפית היום הוא מספק כקטע מסוים וזה מים למעשה, מים שפירים, אבל רוב המים בכיכר הם למעשה, מים מליחים והם עוד יותר ה-EC שלהם הרבה יותר גבוה מאשר בערבה התיכונה וערבה הדרומית, זאת אומרת שמגוון הגידולים שניתן לגדל היום בכיכר היא, באופן יחסי לשאר האזורים, באותו אזור, אזור הערבה, היא קטנה יותר, היא מוגבלת ובנקודה הזאת, חייבים לשים, מה שנקרא, צריך לבדוק את העניין הזה, לראות כיצד מתגברים ואפשר יהיה שמה לעשות את הנעילה בין המים המקומיים לבין המים השפירים שמגיעים מקו צפית ובנוסף לכך,

יש שמה מחסור גדול מאוד באיגום, מכיוון שהחקלאות שמה, מה שניתן לגדל, מגדלים שמה כל סנטימטר מרובע, מעובד, זה תענוג מי שרוצה לבוא לשמה, הכול ירוק, כמובן בעונה, אז אנחנו - - - בשביל שאלה זה ארוך מידי.

זה לא רק שאלה, אבל זה גם איזשהו - - - אבל בסוף צריך להוסיף האמנם, או משהו כזה, כדי שיהיה מקום לסימן שאלה. בכל מקרה, דקה, כבוד היושב ראש, אני חייב לציין, אני מלווה את האזור, את כיכר סדום, קרוב לארבעים שנה ואני כן חייב,

גם לרשות המים וגם לחברת מקורות, מגיע להם באמת, מגיע להם, אבל איך אומרים, אתם יודעים, האויב של הטוב זה עוד יותר טוב. תודה. בבקשה. אני רוצה להוסיף עוד שני משפטים - - - אנחנו עדיין בערבה. אנחנו בערבה התיכונה, שני משפטים, אחד, יש לנו 65 קידוחים שהם עיקר המים שיש לנו, 15 מתוכם הם בירדן, צריך לקחת את זה בחשבון, אני לא שמעתי את זה באף דיון, כולם מבינים את המשמעות שאנחנו עוברים גבול כדי לתפעל אותם, הייתה הפסקת חשמל השבוע, זה 24 שעות שלא היו שלושה, או ארבעה קידוחים, צריך להבין את המשמעות, המים שם הם הכי טובים באזור, זה אחד.

בקידוחים יש ירידה אצלנו של בין אחוז לשלושה אחוז בשנה וגם את זה צריך לקחת בחשבון.

שאלה רק, סליחה כבוד היושב ראש, האם מישהו זוכר שליד הערבה שם, במקום שנקרא ים המלח, יש עוד אזור קטן, קוראים לו עין גדי והוא בכלל לא מחובר לרשת הארצית. תתייחסו לכל הדברים שעלו פה כרגע. אז ירון, אני לא בטוח שזו הייתה שאלה, אבל אני אתייחס. הוא הוסיף האומנם. אני אתרגם את זה, ירון אמר ככה, אני רוצה לשבח אותכם, אבל האמנם, אחרי התשבחות האלה, גם תוסיפו לי עוד, כי חסר לי שם עוד, זאת הייתה השאלה בתמצות. אז כמו שאמרנו,

לגבי קו צפית, אז אנחנו באמת, כמו שאמר זאב לפני כן, אנחנו בעבודה לתגבר אותו ושוב, כרגע עומד על המדוכה נושא של מתן ההתפלה בסבחה והשאלה באמת באיזה כמות מרחיבים אותו וכמו שאני אומר, יש פה באמת סוגיות משמעותיות, כי ההרחבות האלה עולות מאות מיליוני שקלים, כלומר זה מספרים ידועים והשאלה באמת,

לא נקים פה פיל לבן שייצר מים מצוינים ותעריף המים במקביל לחקלאים יתעדכן ובסוף,

אני קיבלתי הבטחות באין צדק, חוץ מלהטיף דם ולהישבע, קיבלתי הכול,

התחייבויות מראשי אזורים וראשי מועצות וכו' שייקחו את המים, אבל עדיין אין שום וודאות בדבר הזה וברור שאם חקלאי יראה שהוא מפסיד כסף, אני מניח שהוא יגיד לי, תודה רבה שייצרת לי את המים, אני לצערי לא אקח את המים האלה, זה סוגייה על שולחננו. אבל זו בדיוק השאלה. נכון, זה לגבי הערבה, אני מקווה שעניתי. לגבי - - - והסיפור הזה של קידוחים בירדן? אז באמת, האזור הזה כרגע נסמך בעיקר על קידוחים, יש פה עשרות קידוחים, בצד הירדני, 65 קידוחים, קידוחים זה מאתגר,

קודם כל המפלסים יורדים, הקידוחים לתפעל אותם זה מורכב, הקידוחים בצד הירדני וודאי, כל פעם שצריך לעבור את הגבול, צריך לתאם עם הצד הירדני,

אנחנו חווים את זה לא מעט ולכן ההרחבה של מתקן ההתפלה בסבחה והמים מצפון, אמורים לתת מענה לדבר הזה ושוב, חוזרים לאותה סוגייה, כן ומחיר המים בקצה. לגבי עין גדי, ניר,

רק לפרוטוקול, הייתי בביקור אצל ניר לפני שבועיים,

לא בגל החום הזה, בגל החום הקודם, באמת, אז אנחנו יודעים כמה - לרשום צוואה ותבוא אתה אומר - אנחנו כרגע מתגברים את האזור הזה ממצדה ותיכף אולי מקורות יוסיפו וכמו שגם כתבתי לך שאישרנו עכשיו את תכנון הקו לעין גדי, אז אולי מקורות ירחיבו על הנושא הזה וזה אמור לסגור פה את הפינה. רק לפרוטוקול אומר שבעין גדי יש, חבל שלא שותים פה מי ברז, אבל - - יש מים מינרלים, זה לגיטימי, יש להם את כל האישורים. הכול לגיטימי, הכול אישורים,

אני רק אומר שאנחנו פה נותנים תגבור לאזור הזה שיש לו בעיקרון מקורות מים פנויים, אבל זה הולך למחייה וזה בסדר גמור, יש פה מפעל שמעסיק אנשים והקיבוץ מרוויח, עם ישראל מרוויח וכו', אבל - - - המעיין עובד. המעיין עובד מצוין. מפעל חיוני של מדינת ישראל. כן, המפעל עובד מצוין, אבל - - - אל תתנצל ניר. לא עובד לטובת הצרכים המקומיים,

את זה נשים בפרוטוקול.

גם ברמת הגולן יש מים כאלה, זה מים מיוחדים בגולן ובעין גדי. בסופו של דבר, מה לוח הזמנים של החיבור בעין גדי? אנחנו אישרנו את התכנון, אולי מקורות יתייחסו לזה, אייל, או גל, תתייחסו לזה בבקשה, מה לוח הזמנים?

קיבלנו את האישור עכשיו, צריך לצאת לתכנון, ברגע שייצא תכנון מפורט, אני מעריך שייקח - - - לביצוע הקו עצמו הלא ארוך? הקו הזה שנתיים-שלוש, כי זה לוקח את הזמן של התכנון. מי יכול לחכות כל כך הרבה זמן. זה סדרי הגודל, האישור היה ממש לאחרונה. ממש לאחרונה, כן. בסופו של יום, באירוע הזה כל העניין הוא עניין סטטוטורי, ברגע שאנחנו נקבל את היתר הבנייה, נפעל. מה אמרתי לך? אמרתי לו חכה,

שלוש יגידו - - - אני יכול להגיד שבדיון עם ראש המועצה הוא התחייב לי, כן, הוא התחייב לי שברגע שתוגש הבקשה לאישור,

אולי התכוון לשבח אותך, אתה קפצת מקודם מידי, רצה להגיד, אני מודה למועצה שהתחייבה שיהיה אישור. כמו שאמרתי זה שאנחנו קיבלנו את האישור ממש בשבוע האחרון ומעכשיו נתחיל לפעול לקדם את התכנון הזה וברגע שיהיה לנו היתר בניה, כזה ביצוע של קו הוא לוקח סדר גודל של כשנה וזה מביא אותנו למספרים שדיברו פה, פלוס מינוס שלוש שנים אנחנו עם קו. עכשיו בעין גדי זה עוצר, או שזה ימשיך צפונה יותר אחר כך? הייתה התלבטות אם לספק לעין גדי מצפון,

בסוף מדרום.

מצפון נביא גם לעין גדי. סליחה אפשר שאלה נוספת? על ערבה. מר חזי ליפשיץ דיבר - - - על ערבה אתה שואל, אנחנו כרגע בדיון בערבה. לא, הוא דיבר על קווים שיהיו מיותרים בסוף, אז זה קצת עושה לי פלשבק למובל המזרחי שעם המחירים שלו בעצם, כבר לא יישארו חקלאים ב- - - אנחנו נגיע לאזור שלכם,

אז אתה אומר לעצור את החצי מיליארד שקל שמושקעים כרגע בקרקע? אם לא ייקחו מים אז כן, אולי הירדנים ירצו.

עוד מעט נגיע לשם, עכשיו מיצינו את הערבה, מתקדמים הלאה, הנה, מגיעים לאזור. הבטחנו לשים על מפה את האזורים השונים, אז אנחנו מדברים על עמק הירדן, עמק חרוד, עמק המעיינות ובקעת הירדן ויש לנו פה אפילו את צפון ים המלח. מועצת הרשות אישרה בשנת 2021, תוכנית משולבת פה שמדברת על מקור מים עיקרי שמבוסס מי כנרת, תיכף נראה וגם מקורות מים נוספים, אבל שמבוסס על ציר צפון-דרום ומערכת משלימה בעצם, שמגיעה מכיוון עמק יזרעאל, לכיוון עמק המעיינות, פה רק כמובן יש, היושב ראש מכיר את זה עוד בתפקידו כשר, יש לנו חיבור מכיוון ירושלים שמספק מים גם לצפון ים המלח ולגם לדרום בקעת הירדן, סדר גודל של ארבעה מיליון קוב לשנה, שזה עוזר מאוד לבקעת הירדן לעבור את התקופה הנוכחית בעצם שעד בעוד כשנתיים יגיעו המים מצפון. כמו שאתם רואים מעמק המעיינות לבקעת הירדן, יש לנו פה שני קווים, אחד מביא את המים השפירים והשני מביא את המים המליחים. סך הכול מדובר פה על השקעה כוללת של סדר גודל של 1.400 מיליארד שבטווח הזמן המיידי, אנחנו מדברים על סדר גודל של 800 מיליון שקל ובעצם - - - בשקף כתבתם 1.300 מיליארד, לא 1.400 זה מה שכתוב. זה כתוב אז כנראה שזה מה שנכון. לא, מקורות כבר רואים את זה, הם כבר בחשבונית הבית, את הפער הזה של מאה מיליון שקל אתה מקבל. בדיוק, המערכת פה, הפיתוח הוא משולב, זה מאמץ של הרבה גופים, תיכף נראה חלק, באמת שמגיע מעמק יזרעאל מזרחה, זה בביצוע של מקורות, הקו שיגיע - - - עד אזור בית שאן?

אנחנו הולכים להגיע אל קו 64. מה לוחות הזמנים של הקו הזה? רואים מהכביש שזה די - - - איתן, איתן. הקטע שהוא מזרחי ביותר, אנחנו ממש עכשיו בהליך של בחירת קבלן, זה מכרז דיזיין בילד תכנון ביצוע, אני מעריך שהוא סדר גודל של שנתיים וחצי מהיום יושלם. הקו הזה?

מה היה התכנון המקורי, חזי, זה אתה צריך לזכור. זה מקצר את לוחות הזמנים בצורה משמעותית. ואנחנו הקדמנו את הקו הזה,

תוכנן קו יותר קטן והגדלנו אותו עד המקסימום שאפשר בלי שינוי תב"ע, 64 צול. אנחנו יצאנו פה להליכי תכנון, עוד לפני שהיו את האישורים הבירוקרטיים, כדי לצמצם את לוח הזמנים.

כי לא היה נושא יותר חשוב למנכ"ל הקודם של חברת מקורות מזה, אז אני לא מופתע שעשיתם את זה עוד לפני האישור יצאתם לתכנון. גם לנציג משרד האנרגיה באותו זמן במועצה. נכון, נכון. תיכף נדבר זה אירוע מורכב אני יודע, בין הכי מורכבים פה שעל השולחן, אבל אלה היו לוחות הזמנים המקוריים? כן, עד כמה שאני זוכר כן, אפילו מקדימים טיפה. אז שנתיים וחצי זה אומר שאנחנו מדברים על סוף 26, משהו כזה, תחילת 27, כהשלמה של הקו הזה וזה חלקה של המקורות במערכת הזה, כל השאר כבר זה לא מקורות. עד חמדיה זה אנחנו. מה עם רמת יששכר זאביק,

יהיה מים בסוף שם? היופי בפיתוח על ידי האגודות שהם בעצם אגודות של המשקים,

של הצרכנים, של החקלאים זה שהם צריכים להחליט, אם הם רוצים מים, אנחנו נותנים להם את כל הכלים לפתח ולהביא את המים. אנחנו אישרנו את התוכנית. בואו ניתן לרשות המים להציג פה את כל התוכנית, כרגע דיברנו על החלק של מקורות, של הקו שמגיע ממערב למזרח, עכשיו בואו תציגו את כל השאר וגם מי הגורמים שאחראים על הביצוע שלו ולוחות זמנים ואז זה ייפתח לשאלות והערות, האזור הזה. אנחנו מדברים עכשיו על הציר של צפון-דרום, כמו שאמרנו,

או בעצם הוא לא מגיע מהכנרת, אלא מים זורמים באופן טבעי בחלק הראשון של הירדן הדרומי,

עד תל אור, יש פה תמונות, חלק זה הדמיות וחלק זה תמונות שבעצם היופי פה של שילוב בין אספקת מים לחקלאות, לבין החייאת קטע נחל, הייתה מאוד משמעותית,

קטע ירדן, מדרום לכנרת, ששתי הגדות שלו הן גדות ישראליות והכוונה לעשות פה מהפכה בקטע הזה של הנהר ובסוף, זה מגיע למה שנקרא, גם מנחמיה שהוא נמצא כאילו ממש על צומת הכניסה למנחמיה וליד תל אור ומשמה בעצם, זה מגיע לתחנת שאיבה ומשם המים מתחילים להתגלגל דרומה ולהיות מסופקים

שאלת על מי האחריות,

יש לנו פה פרויקט חוצה אגודות, אגודת המים עמק הירדן, יש להם פה נציג, אגודת המים של אפיקי מים של עמק המעיינות שראיתי נציגים של האזור, אבל אני לא רואה פה מישהו מהם. ליעד פה. בסדר, אגודת המים חרוד ואגודת המים בקעת הירדן. אנחנו,

חושבים ועובדים על זה שלטובת המיזם הזה, ההפעלה האופטימלית שלו, ראוי שיקימו אגודה משותפת שתטפל את כל החלק המשותף שבתוך העניין הזה, אבל זה כמובן תלוי בהם, מבחינתנו זה יכול לעבוד. בקצב כזה תגיעו גם לחוק של תאגוד אזורי, גם על אגודות המים. זה וולונטרי.

זה הליך וולונטרי, אז זה התחלה, אתם זוכרים, כתבתי בוצע שמה על הקטע שמגיע בעצם, לעמק המעיינות, האגודה הניחה קו 48 צול שמתחיל בסוף, נקרא לזה - - - איפה כתבת שבוצע? כתוב בביצוע. בביצוע סליחה, בביצוע. בוצע זה רק החלק הדרומי.

זה בביצוע, ביצוע זה אומר שכבר זורמים מים בקו, פה יש שטיפה של הקו, בעצם החלק הצפוני מתל אור ועד דושן, דושן זה קצת דרומית לגשר ונוואור, יש קו קיים נקרא כבש, בוצע לפני עשרות רבות של שנים ולא היה בו שימוש, אז סוף סוף הוא כנראה יקבל תחייה, זה קו של חברת מקורות, ממנו בדרומה, מונח עכשיו קו 48 צול, זה הקו הזה שפה רואים את הבעצם, שטיפה שלו והכנה שלו לפעולה, בהמשך דרומה, הצגתי שמה שכבר יש לנו קו אחד שביצע אותו אגודת המים, מי בקעת הירדן, קו 36 צול שמוביל את המים המליחים דרומה, אבל כמו שאמרנו, אנחנו לא מסתפקים במליחים, אלא בעצם הפרויקט של המובל המזרחי - - - מה המקור של המים המליחים? המעיינות של עמק המעיינות, זה מים ממעיינות עמק המעיינות, אז כרגע האגודה מניחה את הקו המקביל שבסופו של דבר, יאפשר לנו להוביל את המים, אותם מים שיזרמו בקו הקיים של מקורות, עד דושן ומדושן עד עמק המעיינות בקו 48 חדש, המים ימשיכו דרומה לבקעת הירדן, בשני הקווים, יש קו אחד שיהיה רק למים באיכות שפירים של מליחות נמוכה - - - שם מקור שלהם, חוץ ממקורות,

לא, המקור שלהם, המקור הראשוני זה הכנרת, אנחנו רוצים להמעיט - - - לא, הרי פה בקו הכחול יפגשו שני קווים של אספקת המים, אחד יגיע ממערב מזרח זה הקו של מקורות, הוא יבוא למעשה, מערך של המוביל הארצי, בסופו של דבר, הרי מעפולה נדמה לי אתה מושך את זה.

ומהצפון זה יגיע באמת מהכנרת, דרך המקורות הטבעיים שמה, אחר כך וירד. תפיסת התפעול - - - עכשיו, כששני הקווים האלה נפגשים בסוף, איך אתה מצליח לפרק את זה למליחים ול- - - שנייה, שני הקווים נפגשים, זה רק המערכת של המים השפירים. של השפירים והם למעשה שניהם יספקו מים דרומה של המים השפירים, באיזשהו חלוקה אחוזית, לפי הצרכים - - - לפי צרכי תפעול של משק המים, את התיעדוף מבחינתנו זה לספק פה מי כנרת, זה טוב גם לנהר שיזרמו בו יותר מים, אבל זה גם טוב לכנרת שתחלופת המים שלה תגדל. אין וויכוח, לא הוכרע לדעתי, אבל כן. ולמערכת הארצית, אני אגיד את זה ככה, למערכת הארצית רע לספק מים לחקלאות. אפשר התייחסות בבקשה.

הם יסיימו להציג, זה לא ככה, הם מציגים, אני תוך כדי זה שואל שאלות, יש לי זכות קדימה, אחר כך אתם שואלים שאלות, לא שוויוני, אבל אין מה לעשות, כן. בתקופת הקיץ, המערכת הארצית היא מאוד מתוחה, אספקת מי שתייה בקיץ זה מעמסה כבדה, החקלאות צורכת את כל הכמות שלה, בתקופה קצרה יחסית. זאת אומרת שהקו של מקורות הוא איך שאתה רואה את זה הוא סוג של משלים ורזרבה.

אני אתן דוגמא - - - והוא עדיין מאוד רחב. נכון.

הוא צופה פני עתיד, חשבנו על דברים כמו כאלה שמדברים עליהם בימים האלה, לתת חלק מהמענה, שתהיה לנו גמישות ביכולת קבלת ההחלטות, בנושא של אספקת מים גם לצרכן ה- כמו מי? ממלכת ירדן. ירדן, הבנתי, לא המובל ההפוך היה צריך לתת פתרון לירדן? תלוי באיזה תפיסה. יש לך גם אופציה אחרת. נכון, תלוי באיזה תפיסה, באיזה היקפים. הרעיון היה שאם כבר מניחים קו, בואו נלך, נשמר לנו את הגמישות, כי כשמניחים קו זה פרויקט - - - אבל לא בכל מקום אתה עושה צינור מקסימלי, שמא אולי, בדיוק מהשיקולים שחזי תיאר אותם, זה בסוף כסף שנופל על תעריף המים. אבל מקום שאתה רוצה גמישות תפעולית אז זה כדאי,

יכול להיות שאנחנו בחורף נעשה שימוש יותר גדול בקו הזה, כי בחורף יש עודפי מי התפלה וזה, בחורף יותר שימוש ובקיץ אולי שימוש פחות, זה טוב מאוד לייצר כלים שמאפשרים לך להגמיש את התפעול של המערכת הארצית. הבנתי ומקור של מים מליחים? לפחות כדי שאני אבין עד הסוף. הוא מתחיל בעמק המעיינות, כי שמה בעצם יש את מי המעיינות שלא מנוצלים, חלקם מוזרמים בנחלים שמה,

הגדלה של - - - שזה המקור שלהם.

זה לא מה שמגיע מכנרת. בעיקר מוזרמים לבקעת הירדן, כבר זה השנה השנייה. ואיכות המים שמגיע מהכנרת, מבחינת השתייה זה עדיין עומד? זה לא מי שתייה, זה מים לחקלאות, הרי הראנו בפאי שהצורך שלנו הוא מים לחקלאות. ומאיפה אתה מייצר מי שתייה? מערכת הקידוחים הנוכחית שהיום היא זאת שמספקת את המים לחקלאות, אפשר יהיה להקטין את האספקה מהקידוחים לחקלאות, מביאים מים - - - והיא מספיקה לתת מענה לבקעה, לצורך העניין, גם אם כמות האוכלוסייה תוכפל? גם אם תחומש.

לטווח רחוק מאוד. אני שוב אומר, אחת הסיבות שנמצאות כרגע על שולחננו זה הנושא שבאמת, האם אולי גם לחבר מי שתייה, מהמערכת הארצית לבקעת הירדן, בסוף אפשר להשקיע פה, כמו שאמרת נכון, השאלה כמה להשקיע, השאלה גם כמה תעריף המים - - - זאת אומרת שהקו הכחול לבקעת הירדן הוא באיכות מי שפירים לחקלאות, לא מי שפירים לשתייה.

כלומר מי כנרת לא מסוננים, אפשר לקרוא לזה ככה, יכול להיות שיכיל גם מים מותפלים. כי הרי מים שמגיעים למנחמיה מאזור המערב - - - זה מי שתייה.

במפגש הזה עם מי כנרת, אתה מוריד את האיכות שלהם. האיכות שלהם יורדת, נכון מאוד. אגב, המים האלה שמגיעים למנחמיה, יכולים להיות גם מי כנרת, אחרי טיפול במתקן, הם יהיו מים באיכות מי שתייה, אבל יכול להיות שהם יהיו מי כנרת. בסדר, מהצד השני, סיפור אחר. עכשיו אם היינו מזרימים מים זה היה מי כנרת.

זה לא משנה, זה לא כל כך משנה מה מקור של המים במערכת הארצית, זה בסוף באותה רמת איכות הכול. מי כנרת יש לסנן אותם בשביל להפוך אותם למי שתייה, גם אם הבאנו מים כאלה - - - מה שאתם אומרים לי בפועל שאם יוחלט בעתיד שצריך לספק גם מי שתייה לבקעת הירדן, הפתרון יהיה לא עוד קו, אלא הפתרון יהיה למעשה, טיפול במי כנרת, לפני המפגש במנחמיה ואז משם כבר הזרמה באיכות - - לא,

יכול להיות שניקח את הקו שמגיע ממערב ונניח קו שלישי לכאורה של מי שתייה. אז זה מה שאני שואל, עוד קו, או שיפור איכות מי כנרת.

צריך לבדוק את זה בהתאם לנסיבות שיהיו אז, כמות מי השתייה, כמות מי החקלאות, צריך לקבל אז החלטה, ככול שנגיע למצב הזה, אז פה הראינו תמונה של באמת, הישג יפה בסדר גודל של שנה, בייצור קטע קו מאד מאתגר והראינו את הביצוע בבקעת הירדן. אני לא רוצה לפתוח את זה כאן כרגע, אבל יש פה שאלה מעניינת שברגע שהפרויקט הזה יושלם, אני חושב שנכון לעשות את הערכה הזאת רק בסוף ולא כרגע, כי זה עוד בתהליכים, יהיה מעניין להשוות, אין הרבה דוגמאות שאתה עושה קווים בסדרי גודל כאלה, על ידי אגודות המים, מעניין להשוות את העלויות, את העמידה בסטנדרט ועמידה בלוחות זמנים, מול איך שזה פועל בשאר המקומות, שזה בדרך כלל מקורות, או הספק של הקו הארצי וזאת תהיה סוגיה מעניינית לגבי ההמשך, אז חזי שם את זה, עוד פעם, זה לא הזמן עכשיו, אבל זאת סוגייה מעניינת. עכשיו אני פותח את זה לשאלות, את החלק הזה. אני אשמח, רון יצחקי, אגודת המים עמק הירדן, אתן התייחסות בשביל שלא תגידו איפה הסימן שאלה בסוף, למספר נקודות שהועלו, נאמר פה ובצדק שזו התוכנית של האגודות, בעצם, להשקיע בתשתית מאוד משמעותית של משק המים כדי לספק מים לחקלאות ואני יודע שמלכתחילה המשפט השני בערך היה שזה לא דיון על מחירים, אבל החיים, מה לעשות, מחברים בין הדברים, השקעות תשתית בהיקפים האלו של מאות מיליוני שקלים שאגודות חקלאיות צריכות לשים, לא יכולות להתעלם מהמחיר לחקלאות והמחיר לחקלאות, לפחות באזורים שלנו של בקעת בית שאן ועמק הירדן, באזורים נעדרי חלופה, נמצאים מים שפירים, מים מיליאים שמגמת המחיר שלהם היא גבוהה וכבר היום היא ב-כשקל יותר גבוהה ממגדלים אחרים באזורים שרמת ההתאיידות בהם היא נמוכה. אתם מוזמנים כולם לעמק המעיינות לסיור, לראות כבר שדות יבשים, חברות ארציות שעובדות בכלל הארץ לזה אני מתכוון - עזבו את האזור הזה, כי אי אפשר לגדל, אין הצדקה לגדל גידולים בשני שקלים לקוב, ברמת אידוי כל כך גבוהה, המגמה הזו רק הולכת ומתחזקת, אלו אזורים שהחקלאות היא הבסיס, עדיין הכלכלי, של כל השרשרת ערך, אין עדיין, זה לא אזורים, הייטק עוד לא הגיע בהיקפים כאלו גבוהים, שאפשר לוותר על אחזקת הקרקע והטיפול בקרקע. מחירי המים מיליאים נמצאים במגמת עלייה ולפי התוכנית של רשות המים, יותר גבוה אפילו מהמדדים בלבד שרצים כרגע בפני עצמם, זהו אלו הדברים. ולכן מה היית רוצה מבחינת החיבור, יש פה שתי סוגיות, אני בכוונה מפריד ביניהם, סוגייה אחת זה מחיר מים לחקלאות בכלל, איך הוא צריך להיות מחושב, מאיפה הוא צריך להיות מסובסד וכו', סוגייה נפרדת, כל התמהיל של מחיר המים בכלל ובתוכו מחיר המים לחקלאות ויש פה סוגייה שאנחנו עוסקים בה בישיבה הזאת, זה צורות החיבור השונות,

כאן לגבי האזור הזה, היה וויכוח מאוד קשה, כמעט אלים הייתי אומר, עד שהוכרע, האם לספק מים לאזור של בקעת הירדן, אך ורק באמצעות מקורות, לקחת את הקו שאתם בונים כרגע מקורות, עד למנחמיה ולתת לכם להמשיך אותו דרומה, עד לבקעת הירדן, שזאת הייתה התפיסה המקורית של מקורות, או לחילופין לעשות את זה, אך ורק מהצפון מהכנרת, באמצעות אגודות המים ולספק מים לבקעת הירדן, רק משם, המחלוקת הזאת עיכבה את ההכרעה שנים ובקעת הירדן נשארה בלי מים, כי המשיכו להתווכח מי יעשה את זה ומאיפה יבוא מקור המים, עד שלא הכרענו במחלוקת הזאת בסוג של פשרה של שני קווים וגם איזושהי פעילות חירום מהדרום שהיא כבר בוצעה והיא נותנת את המענה הזמני כרגע וגורמת לעובדה שכבר אין את החדשות ה- הנה, אנחנו בערך לפני כחודש היינו צריכים להתעורר לחדשות השנתיות הרגילות בעונה הזאת שאין מים לחקלאי בקעת הירדן ואנחנו בערך כבר שנתיים לא שם. עכשיו אז זה דוגמא של סוג השאלות, היה פה וויכוח שברור שלהכרעה בוויכוח הזה היו גם השלכות על מחיר המים באזור ולכל המבנה הזה והתקבלה הכרעה מסוימת שבמלא כבר אף אחד לא יחזיר אותה אחורה, אבל היא קיימת ולכן אני מציע שכל ההערות לגבי מחיר המים, תעלו בישיבה הזאת, רק בהקשר הזה, של שיטות החיבור וכולל גם הצעות אלטרנטיביות, כי אחרת זה יהפוך לדיון כללי, של תלונות על זה שמחיר המים לחקלאות הוא גבוה,

זה דיון נפרד. אפשר הערה היושב ראש? כן ואחר כך דוב. אני רק רוצה להמשיך את מה שרון אמר שהדיון אוקי הוא לא על המחיר, אבל מצד שני זה יוצר אפליה מאוד ברורה, בין לצורך העניין, מגדל בננות שנמצא במרכז, או מגדל מנגו, לבין מגדל מנגו שנמצא בעמק המעיינות, או בעמק הירדן, זה אומר שמלכתחילה תנאי הפתיחה שלהם הם לא שווים, החקלאי שלנו משלם הרבה יותר עלות מים, מאשר החקלאי באזור המרכז. למה, כי יש לו רק מים שפירים ואין לו? יש לו מים קולחין שלנו אין. ברור, אבל עוד פעם, יש פה סוגייה ששאלה לפתחו של, בסוף יש מספר אפשריות לטפל בזה,

יש פה גם בסוף החליטו לשים צינור של מים מליחים כדי לאפשר מים יותר זולים, למי שצריך את זה,

אם היה נשאר רק צינור של מים שפירים, אז לא היה גם פתרון של מים מליחים, אז זה חלק מהעניין, הצינור של מים מליחים מוביל. עכשיו לגבי קולחין, זה אחת משתיים, או להוביל קולחין לבקעת הירדן ולכל האזור הזה, לא חושב שזה ריאלי, לפחות כרגע, שאלה נפרדת, מאיפה בכלל, איפה יש שם כזאת רמת התיישבות שיכולה לספק את הקולחין? לא, הוא מדבר על אפיקי מים, הרבה יותר צפונה. זה אופציה אחת להביא קולחין עם ההשקעות הרלוונטיות לזה, האופציה השנייה זה כבר בעולם של משרד החקלאות, להגיד, יש פה תנאים שונים של אספקת המים, בואו נסבסד בצורה כזאת,

מנגנון כזה,

את החקלאות באזור הזה, אבל זה כבר בעולמות של משרד החקלאות, זה באמת לא עולמות של רשות המים. אבל זה בפועל מה שצריך לעשות, כי המהלכים האלה שאתם מדברים עליהם, יקרו עוד חמש שנים ובינתיים בפועל, החקלאים אצלנו פושטים את הרגל, אני בשנה האחרונה, יש לי שישה משפחות שבפשיטת רגל, סגרו את הצ'קים שלהם. ובעוד חמש שנים, מה יעזור לך? לא יעזור לי, בגלל זה אנחנו צריכים את הסבסוד היום ולא בעוד חמש שנים. נניח מי ששרד בחמש שנים האלה, מים מליחים זה מה שיפתור לו את הבעיה?

מה שיפתור לי את הבעיה זה בגלל שאני אזור שאין בו מי קולחין, יפתור לי את הבעיה, אם יוזילו לי היום את מחיר המים וישוו את החקלאים שלי, את הביזנס שלהם, לביזנס של החקלאים שבמרכז, זאת אומרת שמגדל בננות אצלי - - - חזרנו עוד פעם. אנחנו נחזור על זה כל הזמן, בסופו של דבר בין 4,000 ל-1,000 שקל. אל תגיד מרכז, חקלאים שמשתמשים במים מושבים, בסדר? זה מחזיר אותנו לעולם של תיקון 27. כולם אצלנו מדינת ישראל, כל החקלאים אותו דבר. והם נמצאים איפה?

חברים עוד פעם, זה מחזיר, הדיון הזה הוא דיון אחר, הוא קשור לסוגייה של תיקון 27, קשור לסוגייה של האם מחיר אחיד למים לחקלאות,

איך הוא מחושב וכו' וכו', דיון גדול, חשוב, אני פתוח לקיים אותו, פתוח לשמוע, אין פה פרות קדושות, אפשר לפתוח אותו, זה לא בישיבה הזאת. אני רוצה בבקשה, לי קוראים דרור אדם, אני מעמק הירדן, אני חושב שהדיון הזה מציג רק חצי מהתמונה ומפספס את הסוף, זה שאפשר לעשות חיבורים מהכנרת ודרומה ומעמק יזרעאל ומזרחה, שזה בעצם שני הצירים שכרגע עובדים עליהם שאם אני זוכר טוב, אתה קבעת את החלוקה הזאת.

הביצוע הוא לא הבעיה, הבעיה היא העלויות ומה עומד מאחוריהם, בסוף כשאומרים לאגודות להקים את הקו הזה, בוא נניח לצורך ההשוואה, כדי לצאת בסדר בדיון, שהעלויות הן אותן עלויות, אם בקצה הקו, אין משתמש סופי שצורך את המים, מקורות יכולה להרשות לעצמה להשקיע את זה והאגודות לא, לכן הפתרון חייב להתכנס לנושא התעריף בסוף ולוודא שבסוף יש צרכן שצורך את כל המים האלה. אבל התעריף הוא כרגע, אנחנו פועלים במסגרת נורמטיבית

במסגרת נורמטיבית קיימת,

בלי לנקוט עמדה על לחזור אחורה, על התיקון שהיה, במסגרת נורמטיבית קיימת, תעריף ידוע,

יש תעריף למים שפירים, יש תעריף לכל דבר בהתאם ולכן כשהאגודות נאבקו לקבל את הפרויקט הזה, הרי שלא שמדינת ישראל הכריחה את האגודות, להיפך היה פה קרב אימים, אני זוכר את זה, בין האגודות לבין מקורות, מי ייקח את הפרויקט הזה ואיך בדיוק הוא יראה ומה יהיה מקור המים, מהצפון, או מהמערב והאגודות מאוד רצו את הפרויקט הזה, מכל מיני שיקולים וטעמים, אני מניח שהם נאבקו עליו, הם ידעו מה התעריף, ידעו מה המנגנון גם של עדכון התעריף הקיים ברשות המים, עשו חישוב כלכלי, מה ההשלכות של פרויקט מהסוג הזה ועדיין החליטו ששווה להם להיאבק עליו ועוד פעם, זה לא שמדינת ישראל באה להתחנן לאגודות, קחו את הפרויקט,

הם באו לרשות המים אז,

אני זוכר את הדיונים, היו שלבים שהיא אי אפשר להימצא בחדר, בין מקורות לבין הנציגים של האגודות וראשי המועצות. מקורות הייתה עושה את זה יותר יקר.

אבל זו בדיוק הבעיה, שהתעריפים - - - תבדוק, כל מקום שמקורות עובד זה יותר יקר.

אם הקשבתי לי היטב, אחת מהערות ביניים שהערתי לחזי, תוך כדי דיון לפרוטוקול, שיהיה מאוד מעניין כשהפרויקט הזה יסתיים, להשוות עלויות, איכויות, עמידה בסטנדרטים ולוחות זמנים לביצוע. אבל אני בכל זאת מכניס את הגורם היחיד שמשבש את כל התמונה, המחירים זולגים כלפי מעלה - - - אבל ידעתם שזה ייקרה. שהם יעלו למעלה?

ממש לא, ממש לא, אם היום משרטטים לנו שמתכננים באזור המזרחי, באזור שלנו, להעלות ב-15 אחוז את המחירים, כל המשחק משתנה, כל המשוואה משתנה, להיפך, כל הבקשה שלנו, לשמר את המחיר ל-20 שנה. אם מדברים על דוח שמרת שפורסם ב-2021, לא על תיקון 27, כלומר תיקון 27 היה ידוע - - - לא, אני לא מדבר על תיקון 27, אני מדבר על דוח שעל בסיס - - - אבל כל מנגנון של קביעת מחיר המים בכלל, תעריף מים בכלל, שבתוכו גם סוגייה של תעריף מים לחקלאות, הוא החלטות של רשות המים, זה דברים שמשתנים מעת לעת, זאת אומרת שאי אפשר היה לקחת, כל מי שלקח את הפרויקט הזה כלכלית לחישוב, לא יכול לבנות על זה שמחיר מים לחקלאות תמיד יישאר אותו דבר ורק ירד, אין כזה מנגנון, לא מכיר אמירה בחוק, על רשות המים שאסור לה לעדכן מחיר מים לחקלאות, עם משתנה כל סוגייה של מחיר המים וכל התעריף, זה סוגייה כמו שאמרתי נפרדת, לא נכנסים אליה כרגע, אבל ברור שתסריט מהסוג הזה שיהיה עדכון מסוים של מחיר מים לחקלאות בהיקף כזה,

מתישהו, הוא סוג של סיכון כלכלי שכל מי שנכנס לכזה פרויקט, חייב לקחת, לא צריך בשביל זה להיות מומחה לתחום המים, מספיק בור ועם הארץ כמוני בתחום הזה כדי להבין שזאת אחת מהסוגיות, כי אתה צריך צרכן קצה בסוף שייקח ממך את המים, אחרת באמת, כלכלית כל הפרויקט לא מחזיק. אבל אתה מדבר על מחיר המים הורדה ואני מדבר על העלאה. אני מדבר על העלאה. אבל אם אתה אומר שהעלאה ואין לי שום כלי להגן על עצמי, למישהו מעלה ב-20 אחוז,

כל פרויקט של התפלה מבוסס על, אני רוצה 20 שנות הסכם ומחר בבוקר הקו הזה גמור, אבל אף אחד לא מוכן להתחייב שהמחיר יישאר 20 שנה, לפחות לקו הזה.

כשאתה נכנס לפרויקט מהסוג הזה, אתה עושה איזושהי הערכה של סיכונים וזה בדיוק סוג של סיכון שהייתם צריכים לקחת,

להגיד, אני נכנס לפרויקט הזה, בתנאי שרשות המים מתחייבת לי למחיר מים לעשרים שנה, היא הייתה אומרת, אני לא יודע להתחייב ו- - - הייתי שמח לשמוע מה עומד ממול זה בסיכון שלוקחת מקורות,

מקורות יכולה לעשות פיל לבן ואני לא, זה כל ההבדל.

כי הוא מה גדול? באיזה חלק שהוא גדול בגול כלכלי. מקורות חברה גדולה יכולה. לא, זה לא קשור לגדול, זה לא קשור, אם הוא יכול לעשות פיל לבן בשביל לו למכור קוב מים ואני בשביל הפיל שאני בונה, אני חייב שיהיו צרכנים, זה כל האירוע, כלכלה. נכון, אני רק עוד פעם מדגיש שאף אחד לא הכריח אגודות להיכנס לפרויקט הזה, הם נאבקו להיכנס לזה, אבל בבקשה,

מזמן רצית להעיר, בכל זאת מדברים על מים לבקעת הירדן,

בבקשה. דוב קוזניצוב, אגודת המים, בקעת הירדן. קודם כל יש יתרון, אני מניח שאני או דובר אחרון, או אחד האחרונים, יש יתרון והיושב ראש ראה כמה שהסוגייה שלנו היא ייחודית ומורכבת, אז אני מנצל קודם כל את ההזדמנות להזמין את היושב ראש ואת הוועדה, לסיור במפעל האגודות בקעת הירדן, לראות, איפה קו אדום, קו ירוק, קו כחול וכבר יש מה לראות. הערה שנייה שאני רק רוצה לומר שאנחנו לא רק כאילו עם הדרג המיניסטריאלי, גם עם רשות המים, אנחנו עובדים יפה מאוד ובכפיפה אחת ורואים רוב הדברים עין בעין, לא את הכול, לא על מנת לייצר עוד ישיבות, אלא פשוט לא רואים את הכול עין בעיין, לדוגמא מהותית, אנחנו מאוד שמחנו שהתקופה הקצרה שהיית שר, קיבלת את ההחלטה המיניסטריאלית, שני קווים, הסתיים הביקור, גם מקורות וגם אגודת המים, פחות מתאים לי קצת ההערה הזאת שכביכול הם פיוז לבקעת הירדן, כחירום, הדבר הזה צריכים להשלים את התשתיות, להניח את הקווים ואז לראות איך עושים תפעול לזה, כי יש הבדל מהותי, בין האיכויות, אני גם לא בטוח שזה חייב להיות בהכרח כמו שזה הוצג, מים מסוננים דרך המערכת הארצית, זה גם יכול להיות מים מותפלים נטו, עם מליחות מאוד נמוכה שיאפשר לנו למהול עם הרבה מים מליחים ולייצר מזה מים, יש הרבה אפשרויות. מה שאני רק רוצה להעיר פה ולא בקטע של כאילו תחרות מי עושה יותר טוב, יותר זול ויותר מהר, אנחנו - - - תחרות היא לא מילה גסה.

השלמנו קו אחד, מה שנקרא, קו ראשי מאוד, מובל 36 ו-40 אינץ', יכול להעביר את כל המים שבקעת הירדן צריכה, היה קצת חבל לי לשמוע שחברת מקורות, את הקו שאני באופן אישי בונה עליו מאוד, תשלים אותו רק בעוד שנתיים-שלוש, אולי מעבר לזה, כי זה בהחלט היה פותר בעיה רצינית ולו גישור על ציר זמן, כי בעצם, אנחנו כבר עומדים בשוקת ויודעים לקבל את המים בקצה הקו של מקורות מעפולה. אבל זה היה מה שחזי אמר רק לפני עשר דקות-רבע שעה, כי שאלתי אותו את השאלה הזאת, שזה גם לוח הזמנים המקורי שהיה, זאת אומרת שידעתם מראש שזה מה שייקרה, שהקו שלהם לא יהיה מוכן קודם.

הרי כמו שיושב הראש אמר,

אנחנו כבר הגענו.

ואנחנו בשלב זה לוקחים את המים,

מהסחנה המליחים ועושים כמיטב יכולתנו ופה אני רק רוצה לסיים ולהשלים שאנחנו כנראה - - - זה אומר שאתם הגעתם רק עם הקו הכחול, לא עם האדום, לא של המליחים, של השפירים. אנחנו השלמנו קו אחד, לא משנה איך לקרוא לו, כי צינור יכול להעביר הכול, אנחנו השלמנו קו אחד, קו גדול והקו השני, אנחנו באמצע הדרך כרגע ועצרנו מסיבות שדרור הזכיר, קשה מאוד לקדם מימון כאשר בעצם, אין בקצה מים, אני צריך להשקיע, לקחת כסף מהבנק ולהחזיר במכירה, אבל אם אין מים אז עוד אין כלום, אבל - - - גם מחיר הכסף השתנה. גם נכון, גם נכון, אבל אני רק רוצה לסיים בהערה אחת שהתמונה שלנו היא די קודרת,

אותם שלוש שנים שכאילו באים ואומרים,

נשלים את הקו המשותף מהכנרת, נשלים את הקו מעפולה, בינתיים אנחנו הרי הספק המרכזי לתמרים והמג'הול גדל בלי לשתול, בלי נביעות נוספות, בצריכה כ-2 מיליון קוב מים בשנה, אנחנו בחריקת שיניים, מסיימים השנה את העונה, אני מקווה עם כל החום הזה, אני ממש לא יודע איך אנחנו נכנס בשנה הבאה ובעוד שנתיים, כאשר אני מבין שהציר זמן זז בצורה שאני חשבתי ש- - - למה זז? הם אומרים שזה ציר זמן מקורי. אני חשבתי שהתחרות תעשה טוב והם ירוצו בשביל להגיע ראשונים, לא קרה. הוא מופתע שהוא הגיע ראשון. כן, גל, כן. אני מזכיר שאנחנו עשינו מעבר לזה, הלכנו בלי אישור לביצוע. אז אני רוצה לפתוח את השיבר ואין, זאת אומרת התמונה היא, נכון להיות יש - - - לא, אבל יש עוד פרט אחד שלא הזכרת, שבינתיים נבנה הציר הדרומי שנתן איזשהו מענה. הציר הדרומי,

הוא כאילו חבל הצלה גדול מאוד, אבל הוא במים השפירים, הוא לא שחקן בגידול המוביל של בקעת הירדן שזה תמרים, אנחנו השנה מספקים 34 מיליון קוב, כשכל התמרים יגיעו לשלב ניבה מלא ואני מקווה שתראה את זה בסיום, אנחנו צריכים 50 מיליון קוב והפער הזה, אפשר להשלים רק מכל מיני מקורות מים נחותים.

היום 50 אחוז מהמים שלנו הם שפכים מהקדרון ואומרים לנו, כמו בשיר של ברטה, יום אחד יהיה טוב, תוך שנתיים-שלוש-ארבע, מתי שיעבוד, אנחנו התעדכנו בדיוק לפני שלושה ימים שכנראה ב-2026 הוא יכול להיות בסדר,

אנחנו לוקחים שפכים גולמיים, כמו ש- עוד אני הגעתי אליך בתור שר להגנת הסביבה, עם מה שהיה, עדיין אותם שפכים של עובדייה, בית סחו, בית לחם, ירושלים מזרחית, ללא שום שינוי ואגב, בגלל שיש לנו עוד מעט ישיבה והמדינה מחשיבה את זה, מסמנת לנו כמי קולחין. אבל יש משהו שאני לא מבין, אם קו אחד כבר יש לך ואתה אומר זה לא משנה במה משתמשים בו כרגע, מחר אפשר לשנות, את המקור של מחים מליחים, צריך להיות במקום שאליו הגעת, הוא לא קשור למקור של מים שפירים של מקורות, למה אי אפשר להשתמש בקו הזה לאספקת מים מליחים? הוא היחיד שהציל אותנו השנה, אנחנו מעבירים כל מה שעמק המעיינות מצליחה לפנות, זה פחות,

מאה אחוז יותר מאשר הקצאה אמיתית שלנו ובזכות זה,

מה שנקרא עכשיו אני יכול לתת פה - - - אבל זה גם בעתיד יעבוד ככה, זאת אומרת שהמקור של מים מליחים הוא באמת עמק מעיינות הוא לא משהו אחר. נכון. זה לא יגדל. נכון, בדיוק, זו הבעיה שזה לא יגדל. כל מה שישתנה ויגדל זה הצינור השני שיעביר לך מים שפירים.

זה השינוי היחידי שייקרה.

אבל - - - הוא לא עומד בקצב של הגידול בצריכה. השינוי הזה לא קשור לעוד שנתיים-שלוש, מהסתיו הקרוב דוב יוכל לקחת, לפחות 2,000 קוב שעה מים שפירים לבקעת הירדן. מהסתיו הקרוב ממי? מהכנרת? כן, ניצלתי את הקו שעכשיו כבר יכול לעבוד, צריך עוד לחבר אותו בקצוות כמו שצריך. אבל בשביל זה עוד צריך לסיים את הקו השני, כי הוא לא יוכל להוביל בו זמנית מים מליחים ו- הוא יצטרך לבחור זה,

בדיוק, זה טיפה יותר מורכב מבחינה הידראולית, מכיוון שמגיעים משני אזורי לחץ שונים והשנה אנחנו ניסינו בעזרתה של מקורות, להזרים חלק מהזמן שני האיכויות ביחד, לא משנה מחיר, העיקר שיהיה מים ויצא שעל מנת לאזן את הלחצים, לקבל גם מקו כבש הישן מהכנרת וגם לקבל מים מליחים ממעיינות, בסוף מאזנית, קיבלנו 500 קוב שעה פחות,

הכנרת תחכה ואנחנו לוקחים השנה, כל מה שיש להם וזה לא מעט, זה סדר גודל של 2,500 קוב.

יש פה משהו שאני לא מבין, אם תשלים את הצינור השני, אז לא תהיה את הבעיה הזאת של לערבב משני מקורות ואז תוכל בצינור האחד, להזין מים שפירים מכינרת בשלב הזה, בלי הקו של מנחמיה, כאילו בלי הקו המערבי ובצינור שני להזרים מים מליחים, למה לא לעשות את זה?

זה מדויק, זה בדיוק הפתרון, אך שכרגע יש לנו סדר גודל של עוד 40 ומשהו קילומטר קו גדול להשלים ו- - - אבל אתה אומר שעצרת,

לא בגלל שאין כדאיות, זו בעיה גדולה לממן מבחינתנו ואני לא אכנס פה לכל מיני רזולוציות, של הגדרת מים אצלנו, מה קולחין, מה מליחים, אסור לערבב באותו צינור, העניין הוא שכאילו, לאגודת מים, לקחת מאה מיליון שקל, על מנת להשלים קו, זה לא כזה פשוט, אנחנו עשינו את זה בפעימה הראשונה - - - ידעתם מראש הרי.

אנחנו שם, הדבר היחיד שכאילו לא מסתדר לנו זה ציר זמן ובציר זמן, הצריכה, הביקוש הדביק את ה- ואת זה גם ידענו.

רשות המים אומרת לך בצורה ברורה, הנה אני, הרי אני בניתי על שני מקורות של מים שפירים, מקור אחד הבאתי, זה נכון שאני בשביל היכרות מערכת ושיקולים אחרים, בסוף אביא עוד מקור, אבל זה כבר,

לא עניינך, כי אני מבחינתי כרשות המים, בסתיו הקרוב כבר יודעת לספק לך מים שפירים, תביא צינור,

אז לכן - - - חד-משמעית. לכן העיכוב של צינור של מקורות הוא לא רלוונטי לסוגיה הזאת, זו כבר סוגייה פנימית בתכנון של רשות המים, מאיפה היא מביאה לך מים שפירים, עם כל ההשלכות, אתה צריך להיות נטרלי לזה,

לצורך העניין, גם אם היו שני צינורות, יכול להיות שהם היו מקבלים החלטה שאתה מקבל רק מהכנרת, או רק מהערבי, לפי כל מיני סוגיות של התפעול, אתה מבחינתך תביאו לי מים שפירים,

הביאו לי מים שפירים, הכמות עוד לא מספקת, אבל התכנון גם בכמויות היה על סמך גידול דרמטי בבקעה שעוד לא גדל, אז זה בסדר,

מה שהם מביאים מהכנרת, מספיק כדי לשנות את המציאות היום. אז שתי הערות, קודם כל, כרגע אנחנו מתמקדים רק עם דבר אחד,

על המחסור הקיים - - - ברור. אני בכלל לא בפיתוח, יש לנו מחסור ואנחנו לא מצליחים לענות. על זה דיברתי. עכשיו אפשר לבוא ולומר,

תניחו קו מקביל נוסף,

רק צריכים לארגן כאילו כרגע את המסלול מימון, הוא לא כל כך פשוט במבנה המימוני שיש היום ברשות המים, לא בקטע של זה, בקטע שגם מקורות, אני עדיין חושב שאם בסופו של יום, אפשר יהיה להזרים מהצפון, מים באיכות של 250-260 מיליגרם כלור מהכנרת, או שואף לאפס, ממים מותפלים, אז כדאי לעשות חושבים נוסף, כי בסוף יש צרכן ולאיכות יש מחיר ואם הוא רוצה ללכת למנגו אז כנרת לא מתאימה לו ואם הוא רוצה סוג טרופי, כנרת לא מתאימה לו, אבל זה קצת להקדים את המאוחר. אבל זה נכון, אבל זה וויכוח שהוא שהוכרע במידה רבה, כי בסוף יהיה גם וגם, יהיה איזשהו תמהיל ביניהם, לא הוחלט שזה יהיה רק קו של מקורות, עם מקור המים מהמערכת הארצית ולחקלאים היו עמדות לכאן ולכאן בסוגייה הזאת, לא רוצה לחזור עליה,

השקעתי בה מספיק זמן בזמנו, הוכרע הנושא, העיקר שהוכרע, כי אם לא היה מוכרע, עד היום היינו נשארים עם בעיה ולכן כרגע הכדור הוא יותר בצד שלך, לא בצד של רשות המים. אנחנו באותו צד. בסדר, אבל אני אומר מבחינת, ברור שיש קשיי מימון, ידעתם את זה מראש כשנכנסתם לפרויקט כזה, אמרתם אנחנו מסוגלים, הרי למקורות היו טענות שאגודות המים בכלל לא מסוגלים להרים פרויקט כזה, בין השאר בגלל הטענות מהסוג הזה, זה סוג של מבחן, אם זה עובד,

אגב,

אבל מזל שעשינו את הקו, כי מקורות עוד לא בכיוון בכלל, אבל מה שאני אומר שאני מניח, לא נפתור היום את הכול וכשהם יסיימו את הקו, אני מניח שיחזור הדיון, איזה מים להזרים - - - זה משהו אחר, לא כרגע, אני מבין אותך, התפיסה שלך שונה מהתפיסה של רשות המים, בגלל השיקולים של הצרכים של החקלאים וזה דיון ראוי, כרגע לא רלוונטי, אז אני אחסוך אותו מכולנו, אנחנו גם צריכים להתכנס, נראה לי שלא נספיק בישיבה הזאת, לגעת באזור הצפוני של הגליל העליון ורמת הגולן, נצטרך לייחד לזה עוד דיון. עידן ברנע מהחברה להגנת הטבע, מאחר ולא נכנס לרזולוציה של מעלה כנרת שזה הסוגייה - - - לא, נכנס, בדיון אחר, לא היום.

בגלל זה אני רוצה לגעת רק ברמה העקרונית ולא ברזולוציה של הפתרון, אבל עלו פה בעיניי, כמה דברים עקרוניים, קודם כל, אנחנו הנציגים היחידים שמדברים בשם הטבע, באותה החלטת ממשלה, סעיף אזורים מנותקים, אמינות אספקה נועדה, גם לחקלאות, גם לתיירות וגם לטבע, זה בהגדרה, אז צריך אני חושב בתוך זה להסתכל גם בראייה הזאתי. אני חושב שתי נקודות מהותיות בעיניי, שאני גם וגם מחזיר בחזרה, אחד זה שיקולים לאומיים, אז אם בהערת אגב על עין גדי, אז לא בהכרח זה לגיטימי לייצר מים במפעל מים באזור נעדר חלופה ושצריך להביא לו מים מהטבע ויכול להיות שאפשר שיהיו שיקולים אחרים, לספק את זה ליישוב ולשמור את זה בטבע ובתוך השיקולים - - - לא הבנתי. הייתה פה אמירה שזה לגיטימי להקים מפעל מים בעין גדי ולייצר - - - לא עושים את זה במחתרת. בסדר, אני רק אומר בהערת אגב,

לא נתקע על זה. הוא קיבל את הלגיטימיות באמנה כוללת שמסתכלת גם על הטבע והכול. זה הערת אגב, השיקולים הלאומיים, יש איפה סדרי עדיפויות ומעלה כנרת, בעינינו נחשב אזור ייחודי. לא,

אנחנו פשוט התקדמנו, למעשה, לא אני קבעתי את הסדר הגאוגרפי, אלא זאביק קבע אותו ופשוט לא הגענו אליו, כי הוא היה אחרון. לא, אין לי טענה, אני רק אומר את זה בשתי נקודות עקרוניות, אחד שכן, יש לו סדר עדיפות לאומי ולהבנתנו - - - מסכים איתך לגמרי. על פני אזורים אחרים, מה לעשות, אין עוד אזור כזה ושחלופות החיבור ואתה נגעת בזה, חלופות החיבור, צריך לקבל החלטה עליהם, אנחנו לא יודעים שינויי אקלים איפה יעמידו אותנו ואם ניפול על שנות בצורות והן צריכות להיות, כמה שזה כואב, מנותקות מנושא מחיר המים לחקלאית, כי הוא סוגייה ארצית כוללת ולא בגלל מחיר המים לחקלאים, נקבל החלטה לא נכונה על חלופת החיבור. הכול פה, בשביל זה יש מועצת רשות המים, יש פה שיקולים שונים ואגב, זה לא נכון שאתה נציג היחידי של נושא הטבע, כי ברשות המים, יושב גם נציג משרד להגנת הסביבה - - - לא, אני מדבר פה בדיון, חד משמעית, אני רק דיברתי על הדיון הנוכחי. לא, ברשות המים, בעיניי, בצורה איך שהיא מאורגנת, היא חייבת לייצג, גם את האינטרס של הטבע ובדיוק בשביל זה, במועצה שלה, יושב נציג של המשרד להגנת הסביבה, שצריך להשמיע שם את הקול הזה. רק רציתי להדגיש גם את נקודת מבט הטבע. צודק לגמרי, בבקשה. קוראים לי אורי דורמן ואני מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל, החדש. ברכות ובהצלחה. תודה רבה. במקרה הזה גם ברכותי ותנחומי, המשפט הזה הכי רלוונטי. חבר הכנסת אלקין, עכשיו הגדלת לי את המוטיבציה. מצוין. כי בגלל זה אני מרמת הגולן וכמובן גם כל אזור הצפון אני מכיר אותו טוב, אני מבין שהיום לא נדבר על הצפון, אני גם לא נציג היום של האזור הזה, אני נציג של החקלאים ומה שאני רוצה להגיד שקודם כל, זה התקדמות מה ששמעתי פה, התקדמות מאוד משמעותית, מבחינת הבאת המים לחקלאות, באזורים שדיברנו עליהם, יש לזה חשיבות אדירה, אחרי 75 שנה ואנחנו 56 שנה אחרי מלחמת ששת הימים - - - לא, בית שאן הייתה כבר קודם. אוקי, דיברתי על הבקעה, אז בצד אחד שמביאים לרצועה המזרחית של מדינת ישראל, מטפלים בנושא הזה, באבטחת המים לרצועה הזאת, כדי שמי שיתיישב באזורים האלה, המזרחיים של מדינת ישראל, יכול להתפרנס ויכול לחיות, יש לזה חשיבות אדירה. מה שאני רוצה להגיד, בשם ההתאחדות ובשם החקלאים, שהנושא של הסנכרון, בין המערות השונות, בין מקורות לבין אגודות המים, לבין החקלאים, זה ברור שיש לזה חשיבות אדירה, התמר לא יודע את כל הסיפורים האלה שסיפרו, הוא נוטעים אותו והוא גדל והוא צריך מים וצריך לקטוף אותו וצריך להחזיר את ההשקעה ולכן החיבור בין כל המרכיבים, יש לו חשיבות ענקית, אני לא אדבר על המחיר, כי אחרת אני אדבר פה שלוש שעות, אתה אמרת לא מדברים על המחיר - - - אמרתי, זה ישיבה נפרדת, תאמין לי תוזמן ותקבל במה. אני רק רוצה להגיד, לקראת, מה שנקרא, לקראת - - - לא, אל תעשה לי פרומו לישיבה הזאת,

אתה עוד עלול לשכנע אותי לא לקיים אותה, בוא תשמור את הפרומו לישיבה. אני רק אומר, אני רוצה להגיד מילה אחת, יש פה מילה אחת מאוד מרכזית ואנשי רשות המים, יודעים את זה מצוין, זה עניין הוודאות, בכל העניינים, הנושא של הוודאות, יש לו חשיבות ענקית ואני חושב שצריך לתת את הדעת על כל נושא הוודאות בקשר לביצוע של המפעלים האלה, כי מדובר פה באמת, על מאות מיליוני שקלים שמשקיעים בפיתוח החקלאות באזור המזרחי של מדינת ישראל ואני בטוח שאחרי תהיה חקלאות מסודרת, חקלאות עם מים וגם יבואו אנשים וזה מה שחשוב. תודה, תודה רבה, איתן משפט אחד. אני קודם כל רוצה להודות לחזי ולזאביק, אנחנו מציינים, לפי דעתי, בשם כל האגודות, שיתוף פעולה חיובי ביותר, וודאי ובטח עוד יש לנו הרבה לעשות, אבל צריכים לומר את זה וגם יש שאלות, או הערות, הם לא במקום הציון הזה. אני רוצה להגיד משפט וחצי שהוא בטח נוגע לקדנציות קודמות, לפי מה שאתה יכול לשמוע פה, באמת, אתה אדם עם הרבה ניסיון, משק המים לא ערוך לספק את הצרכים של האזורים שהם שומרים על הגבול המזרחי, ממטולה ועד אילת - - - לא, הוא בתהליך הערכות לזה - - - רגע,

ובתהליך דווקא אינטנסיבי עם השקעות גדולות. יכול להיות, התוצאה היא מאוד בעייתית, אנחנו לא נולדנו היום ומשק המים לא נולד היום, בדרך כלל תמיד, גם כשרשות המים הקודמת, רצתה לעקור מטעים בנחל עוז כשאני מנעתי את זה, לא הם יצרו את המשבר, אבל זה לא היה רק בעיה של שנות בצורת, זה גם היה ניהול לא נכון של משק המים, לכן אני רוצה להגיד פה מסקנה, הדיון הזה הוא נועד לטפל באזורים נעדרי חלופה, זו הייתה הכותרת ולכן הזעקנו את כל האגודות לכאן, הם לא יוצאים מפה עם איזו תחושה שמשהו השתנה בסוף הדיון הזה ואני רוצה להגיד את הפתרון ואני חושב אדוני סגן השר לשעבר וחבר כנסת פעיל, אתה מכיר את הממשלה היטב, היא יודעת לשנות החלטות מעכשיו לעכשיו, אולי עוד גם בסוף השבת ולכן תיקון 27 זה לא אחד מעשרת הדיברות - - - בסדר, זה דיון אחר,

אני רוצה להגיד מה הפתרון, צריך לתת פתרון לאזור בין מטולה לאילת ולא לקשור את זה בשאלת מחיר המים ואני אומר את זה גם לחזי ולזאביק, משום שהשאלה שלהם לא תלויה במחיר המים, השאלה שלהם תלויה בכמות של המים, באיכות של המים ובזמינות והם נעדרי חלופה ולכן הפתרון,

משפט אחד אלקין, אתה מכיר טוב את רמת הגולן, ברמת הגולן הקרקע היא אפס ומחיר המים הוא הכי גבוה - - - נדבר על זה. אני מבקש אבל שתחשוב על זה, לתת להם פתרון מידי, כי הוא בנוי על תקציב המדינה גם, שלא להגיד להם עכשיו, תחכו שנתיים, אם הם לא יכולים לחכות שנתיים,

הם צריכים פתרון עכשיו, אחרת לא תהיה חקלאות ולא תהיה שם חקלאות, גם לא תהיה שם התיישבות. אם אין צינור, לא יכול להיות פתרון. לא, זה רק עניין של כסף. חזי, אתה רוצה משפט סיכום, לפני שאני מסכם. לא, יש פה שאלה באמת גדולה לגבי מחיר המים, צריך לייחד באמת דיון על הדבר הזה, החקלאות נמצאת כרגע בסוג של פרשת דרכים, מצד אחד יש את הנושא של פתיחת החקלאות לתחרות ונושא של תעריפי המים שנמצא כרגע על המדוכה, אני חושב שאנחנו דווקא בדיונים שלנו עם התאחדות החקלאים והארגונים השונים, אנחנו דווקא מתקדמים יפה, להפיק מים, באמת אנחנו, דווקא בדיוק היום דיברנו שוב על הנושא הזה. אני מזכיר שהעקירה של המטעים אצלכם היא גם רלוונטית לנושא של הייבוא, למשל הזיתים אז שנעקרו אצלכם,

300 דונם שנעקרו, זה גם פתיחה לייבוא. גם תמרים זה המון. גם תמרים,

גם תמרים, אתה דיברת בעיקר על ההדרים. אנחנו כרגע ממשיכים לפתח את משק המים, בסוף יש מגוון שיקולים, תעריף המים מול ההשקעות הנדרשות וצריך לתת את האיזונים המתאימים. טוב, אני אסכם את הדיון. קודם כל, בעיניי, חיבור אזורים מנותקים בכלל וחיבור מה שהתעסקנו בו רוב הישיבה, של ה-למעשה, מעטפת המזרחית של מדינת ישראל הוא אתגר לאומי בעל חשיבות עליונה, מהרבה מאוד סיבות, לא רק מסיבות של התיישבות ולא רק מסיבות של חקלאות, אלא גם בראייה אסטרטגית של האינטרס של מדינת ישראל, עיצוב הגבולות שלה, קווי הגנה שלה ועוד ועוד ועוד, יש פה סוגיות של אפילו ביטחון לאומי בהרבה מאוד מובנים בעיניי ולכן דווקא מה שאני רואה פו,

שאלת מה הבשורה, עוד לא הגענו לאזור יותר מורכב, זה בדיוק הדיון שנצטרך להשלים, האזור הצפוני, אבל דווקא, כל האזורים שהוצגו כאן, זה אזורים שבהם ההחלטות על ההשקעות של מיליארדים התקבלו,

שהכסף תוקצב, התעריף המים כבר ספג את ההחלטות האלה, עם כל ההשלכות של זה, אנחנו כבר אחרי זה, זאת אומרת שהנאום שאתה נאמת כרגע איתן, הוא היה נכון מאוד, מלפני חמש-שש שנים, כי באמת, רוב ההחלטות האלה בחמש-שש שנים האחרונות, אבל אנחנו כבר שם, זאת אומרת שההחלטות התקבלו, הכסף תוקצב, הפרויקטים הם בביצוע, ברמה כזאת, או אחרת של ההתקדמות, זאת אומרת שמדינת ישראל, באמצעות רשות המים, את ההכרעה שלה, כן להשקיע, או לא להשקיע סכומים גדולים מאוד שמשפיעים באופן טבעי על תעריף ועל תיעדוף של פרויקטים אחרים, האם להשקיע באזורים מנותקים,

חוץ מהאזור הצפוני דווקא, שלא הספקנו לגעת בו שהוא מאוד חשוב ונדבר עליו, ששם אנחנו עוד בוויכוחים של איך ומה עושים, אבל כל השאר זה הוחלט, עכשיו אנחנו נמצאים בביצוע, בשלב הזה של ביצוע מאוד מאוד חשוב כמובן לעמוד בלוחות הזמנים, לכן אני כן שאלתי אותכם, מה היו לוחות הזמנים המקוריים ואיפה אנחנו היום ואני אשמח לתמונה ברורה, טבלה כזאת מסודרת,

אתה מכיר איך אני אוהב לראות את הנתונים - - - עם כמה שפחות נתונים. שיהיה ברור מה היה הצפי בתחילת הפרויקט, איפה אנחנו נמצאים, אם יש סטייה זה בסדר, כדאי לראות את המציאות בעיניים מפוקחות להבין גם למה הייתה סטייה, זה גם יעזור שהיא לא תגדל בעתיד וכו', לראות את התמונה ואנחנו נמשיך מעכב אחרי זה, אולי גם נצא לשטח טיפה לראות, בעקבות ההזמנה של דוב וגם במקומות אחרים. זה קיים, יש סוגייה משמעותית בכל האזורים היא עלה כחוט השני, היא תעלה מהזווית אחרת, כשנדון על מחיר מים לחקלאות, מה באמת עושים בסוגייה הזאת של מחיר מים לחקלאות, גם מבחינת וודאות של צרכנים, כמו שאתה אמרת, אני בונה מערכות, משקיע הרבה, אולי בסוף לא יהיו לי צרכנים, אמרת את זה כרשות המקים, מקורות לא מעניין אותם, לצורך העניין, את הנקודה הזאת, אגודות המים, כולם אמרו את זה, אני רוצה לדעת שיש לי צרכן, זה פונקציה של מחיר ולכן זאת סוגייה שבאמת, צריך לתת עליה את הדעת, היא לא רק סוגייה של רשות המים, היא גם סוגייה של משרד החקלאות וכמובן, סוגייה לאומית, אבל כן ראויה לעיון בהקשר הזה, כחלק מהדיון הכללי על מחיר מים לחקלאות שנקיים כאן, אולי אפילו יחד עם וועדת משנה לחקלאות, שיש בוועדה הזאת, ברשות חברי, חבר הכנסת אלון שוסטר, נעשה אולי דיון משותף, כי זה באמת דברים שהם מצטרפים אחד לשני וכמובן, נשאר לנו עוד דיון משמעותי מאוד על הצפון, אבל זה נעשה כדיון המשך, אולי אפילו בזמן פגרת, קיבלנו אישור לקיים ישיבה אחת בפגרה, כבר העניין נסגר, אנחנו נמשיך את הדיון הזה, תודה רבה לכולם, אני מתנצל בפני נציגים של האזור הצפוני, מי שהגיע בשביל זה, שלא הספקנו להגיע לדיון פרטני.

ננעלה בשעה 15:38.